בוקר טוב, חורף טוב ובריא לכולם, לכל עם ישראל, אנחנו היום בישיבה בנושא ההחלטות שהתקבלו בממשלה ובוועדת השרים במהלך החג. אני רוצה לומר כמה ומילים ואחר כך אתן לחברי הכנסת. הצעה לסדר, אדוני.

אדוני. אני מציע

אולי כדאי שנצביע ישר, בלי ההצעות לסדר. בוקר טוב גם לך, אבידר, שיהיה לך חורף טוב ובריא. זה כמו המערכון של הגשש: הם אומרים את אותם דברים ואנחנו נותנים את אותן תשובות. בוא נצביע. הכנת סוודרים וצעיפים ללילות יותר קרים? אנחנו בעד הצבעה. אין פה אף אחד מהקואליציה. חשבתי שאת מהקואליציה, התבלבלתי עוד פעם. בכל פעם זה קורה לי. מבחינתי את בקואליציה, שלי לפחות. אני רוצה לומר כמה דברים ולאחר מכן חברי הכנסת יאמרו את שלהם. אני רוצה להגיד, גם בתגובה לדברים שנאמרו, בנושא סמכויות הוועדה.

שבעצם אין לוועדה את האפשרות לתקן את התקנות עצמן, לשנות אותן ודברים כאלה ואחרים, אלא יש לנו אפשרות כן לאשר, לא לאשר ולא לאשר סעיפים מסוימים. אם אנחנו לא מאשרים סעיפים מסוימים, אנחנו בעצם לא מאשרים את כל התקנות מתחילתן על אותו נושא. כלומר אנחנו משאירים ואקום. כשחוקקנו את החוק הגדול אמרנו שיש אפשרות לשנות את התאריכים, לקצר את המועדים ואף השתמשנו בעניין הזה כאן בוועדה. אני רוצה רק שלא תהיה טעות, ולומר שכאשר אנחנו מדברים על תקנות וכשאנחנו משווים את זה לתקנות שקיימות בנושאים אחרים שנמצאים כאן בוועדות בימי שגרה, לא בימי קורונה תקנות תחבורה, תקנות בריאות, רווחה וכן הלאה. כל התקנות שמוסמך מישהו מהממשלה לתקן הוועדה לא יכולה לשנות אותן מבחינה פורמלית. איך זה עובד בימים כתיקונם? יש פה אנשים ותיקים ממני

תקן אותי אם אני טועה אבל גם אני כבר די ותיק, כשיש תקנות שהן לא דבר מאוד בהול והשר מתקין אותן, הן מגיעות לוועדה והחברים לא אוהבים חלק גדול מהן. ומאחר ולא מדובר על דברים שהם בחירום וגם לא על החלטות קבינט, אלא זהו משא ומתן מול שר כזה או אחר, הוועדה נותנת להבין למי שצריך להבין, שבצורה הזאת הן לא יעברו. אתם יודעים, יש זמן אחד הולך לעשות שיעורי בית, לפעמים הוא אומר שגם הוא לא מעביר ולא יהיו תקנות. במשך שבוע-שבועיים יש משא ומתן מאחורי הקלעים, ולפעמים גם השר מגיע לוועדה עצמה ונציגיו משנים דברים וכולי. כאן הסיפור הוא אחר, וקודם כל שנדע. ראשית, מדובר בהחלטות קבינט או בהחלטות ממשלה, מדובר בדברים שרובם ככולם נמצאים תחת שעת חירום כזאת או אחרת אנחנו נמצאים בסביבת מגפה. הדבר היחיד שיכולים לעשות יותר זה בחקיקה, אבל חושבים בטעות שבוועדות רגילות אפשר לעשות יותר. כאן בוועדה אגב, לא רק אנחנו מתכנסים. ועדת החינוך מתכנסת בנושאי חינוך, ועדת הבריאות מתכנסת בנושאי עבודה בחלקים מסוימים שלא קשורים אלינו יש לנו כלים מאוד מאוד מסוימים ומאוד מאוד מוגבלים ומאוד מאוד זהירים. למשל, הנושא שהיה לנו עליו קונצנזוס בוועדה

את הראשונה שהעלתה את זה כאן וזה היה בקונצנזוס עסקים קטנים ובינוניים. הממשלה לא נתנה לפתוח אותם מסיבות כאלה ואחרות, ואם אנחנו היינו מחריגים אותם, לא היינו יכולים להגביל אותם ל-10 או

אז זה היה חוזר לממשלה והם היו מתקנים. יכול להיות שזה היה חוזר לממשלה, היו מתקנים,

אבל בתוך הדברים האלה הייתה כנראה אבולוציה של כל הדברים. אם זה היה קורה, היית מסכים עם זה והבעיה שהיו חלקים אחרים שלא הסכימו. בוא נהיה כנים עם עצמנו, אם אנחנו מדברים על תעסוקה ועל עסקים קטנים, זה נושא אחד. אם אנחנו אומרים שבגלל זה פותחים מצב חירום בנושאים אחרים, יש נושאים שמעניינים מאוד אותי, נושאים שמעניינים אתכם או מישהו אחר. דבר נוסף שאני רוצה לומר, ואני אומר את דעתי האישית. עם כל הקשיים, הבעיות, אי-הנוחות והפגיעה אין ספק שאם נרצה לדבר על הקשיים של אזרחי ישראל, כל אחד יודע להגיד מה הקשיים, גם אם הם לא קשורים לציבור שלו אלא לציבור אחר. לא קל לחיות היום במדינה, לא קל להיות בסגר. אני לא חושב שיש פה אנשים טובים יותר או פחות טובים בסופו של יום, הסגר בצורה כזאת או אחרת, נותן תוצאות. על זה אי-אפשר להתווכח. אנחנו רואים ירידה חדה. אפשר להתווכח מאוד, יעקב. אתה תתווכח בזמן שלך. אל תגיד שאי-אפשר להתווכח. אז אני אתקן את עצמי. זה כמו שתגיד: תדברו אתם בזמנכם, אבל אף אחד לא יכול לדבר. לא אמרתי. אני מודיע, אבידר, שאתה תוכל לדבר. דבר שני, תתווכחו, זה בסדר. לי קשה להתווכח על זה. התוצאות מדברות בעד עצמן. תגידו שזה קסם או לא לא יודע. אני רואה את זה בעיניים שלי. אפשר להגיע לזה בדרך אחרת. זה לא אומר שאי-אפשר לרדת לרזולוציות ולהגיע לזה בצורה אחרת. תמיד אפשר לסגור רק את בני ברק, ואז ירד הכול. אלי, בקשות אישיות בסוף הישיבה, לא בהתחלה. הבקשה שלך לסגור את בני ברק תידון בסוף. חס וחלילה. אני רק הולך על ההצעה שלך, ואני רק מתבדח. תוכנית כבקשתך בסוף הישיבה. אני אומר שוב, שיש דבר שנקרא אכיפה להמונים. מדובר במדינה שלמה, ב-9 מיליון איש. לא פשוט לרדת לכל רזולוציה ולעשות את הדברים. אין גאונים כאלה גדולים שאני מכיר. יש דבר אחד עובדה שהסגר בצורה הזאת נותן תוצאות יותר מכל מה שדובר עליו עד היום. דבר אחרון, אני אומר לאלה שמדברים בסיסמאות על סגרים דיפרנציאליים ועל ערים אדומות. זה מצוין לומר את הדברים, אבל אם זה יגיע שוב באותה צורה, שאנחנו מכירים מהפעם הקודמת, שאין שום תוכנית לדבר הזה, כלומר יש פרמטרים שלפיהם קובעים דברים, מה יהיה בעיר שתצטרך לעשות סגר יותר מהודק? לא ברור לאף אחד. הדבר הכי קל זה לשים כוחות מסביב לעיר, לסגור אותה ולהמשיך האלה לאולפן הבא. זה לא יהיה. אם לא תהיה תוכנית מסודרת

איך, איך זה עובד מבחינה כלכלית, איך האנשים באותה עיר יתפרנסו או לא יאבדו את מקום עבודתם. הרי יעיפו אותם ממקום העבודה כי יגידו: אתם תושבי ערים מסוימות. צריך להיות פתרון ברור איך אנשים כאלה מקבלים טיפולים רפואיים מחוץ לעיר בבתי חולים. איך זה לא יהיה סטיגמה שמתקבעת? אנשי המקצוע לא יכולים רק להדליק רמזורים, הם צריכים לתת תוכנית פעולה אופרטיבית. אם המדינה צריכה להתנהל כך ששכונות מסוימות או ערים מסוימות צריכות להיות בסגר יותר מהודק, איך זה יעבוד? איך האנשים יחיו שם? איך אנשים יחיו בחוץ? איך תהיה האינטראקציה עם

צריכה להיות תוכנית ולא רק סיסמאות ומסיבות עיתונאים, כי זה יותר מדי חשוב ומורכב בשביל לדבר על זה סתם. לסיום, אני אומר שאנחנו כולנו אחראים על הכול. לכולנו יש ביקורת על הממשלה בדברים מסוימים, ונעלה אותה היום. אחד הדברים שאני לא מצליח להבין הוא למה היינו צריכים לקבל חלק מההחלטות בסעיף דחיפות, כשזה היה רק עניין של התכנסות הוועדה או ועדת השרים. זה לא היה קשור לשום דבר חדש, שבגינו היה צריך להשתמש בסעיף הדחיפות. סעיף הדחיפות, אדוני סגן השר, נועד לדברים דחופים שקורים מהרגע להרגע, ולא להתארכות של ישיבות. החברים העלו גם את הדוחות האפידמיולוגים וגם דברים אחרים שוודאי נשמע כאן. בסופו של יום, האחריות היא שלנו ואנחנו לא צריכים להתחרות בינינו מי דואג יותר לשלומם של תושבי מדינת ישראל, מי דואג יותר לחופש שלהם. זאת אחריות של כולנו ואני שוב אומר שאני שמח שאנחנו מדברים היום כשהעקומות במצב של ירידה. אנחנו צריכים להיות אחראים כדי שזה יימשך ככה. יעקב, מה אנחנו עושים היום בוועדה? מצביעים על הארכת מצב החירום במקומות העבודה? קודם כל דנים ואחר כך מחליטים אם מצביעים על ההחלטות, או שאנחנו אומרים למה אנחנו מצפים מהממשלה. אנחנו אמורים לקבל להצבעה גם את התקנות החדשות, וסגן השר ייתן לנו כיוון מה הן כוללות. יכול להיות שאפשר להצביע עליהן ביחד. נחליט ביחד, אין לי אג'נדה ברורה. איך ביחד?

תוך כדי הדיון נחליט אם רוצים להצביע היום או לא. לי אין בעיה ואני פתוח לכאן או לכאן. בבקשה, קארין אלהרר.

אדוני יושב-הראש, אני רוצה להתייחס לדברים שלך וגם באופן כללי. החטא הקדמון הוא באמת חוק הקורונה הגדול, שמפקיר את היכולת של הכנסת לפקח על עבודת הממשלה. הדוגמה החיה ניתנה במהלך החג. הממשלה החליטה, ולא רק שהיא החליטה על הארכת התקנות, אלא שהיא גם לא נתנה לכנסת שום שהות. היא ביטלה אפילו את 24 השעות המסכנות האלה, שהיו לכנסת על פי החוק. הדבר הזה הוא בלתי נסבל,

אדוני, המרד של העסקים הקטנים שהתחיל הבוקר, הוא העדות החיה לזה שהתקנות הן בלתי סבירות. התקנות האלה גוזרות על ציבור האזרחים והאזרחיות במדינת ישראל גזרה שהם לא יכולים לעמוד בה. המשק הישראלי בנוי על אותם עסקים. מה אנחנו יכולים לספר לאותם בעלי עסקים ולאותם עצמאים, שמפעילים עסק בלי קבלת קהל, שאנחנו אסרנו עליהם,

להגיע למקום העבודה שלהם ולייצר פרנסה להם ולבני המשפחות שלהם? אני באמת לא מצליחה להבין מה התירוץ לדבר הזה. הם לא מקבלים קהל, הם עומדים בתנאי התו הסגול. איפה ההיגיון? ויותר מזה, שאלנו בצורה מאוד מפורשת בדיון האחרון למה, למה אתם עוצרים את העסקים הקטנים האלה? התשובה שקיבלנו ממשרד המשפטים הייתה שזה חוק שאנחנו חוקקנו. מה זה אומר? יש איזה עניין אפידמיולוגי?

אותו דבר היה לגבי ההפגנות. חבר הכנסת סגלוביץ' הציע שיירת רכבים. היה עניין אפידמיולוגי? אמר פרופ' גרוטו בגילוי לב לא, אין עניין אפידמיולוגי. נעבור הלאה לספורט. אימונים של נבחרות אם הן לא מתחרות בבין-לאומי, לא ניתן להן.

הם שומרים על הכללים. אנחנו רוצים לפגוע בהם? לא, נכון? לעניין הטיסות מתראיינת שרון אלרועי ואומרת שזה לא עניין אפידמיולוגי אלא עניין של שוויון. מה אתם אומרים, משרד הבריאות?

חשבתי שאתם מטפלים באפידמיולוגיה ולא בשוויון בין האזרחים. אגב, אם הייתם רוצים לטפל בשוויון בין האזרחים, ההזנחה של מערכת הבריאות לאורך השנים לא מלמדת על זה. הסתמכתם על חוות דעת אפידמיולוגית שלא נכונה לשעת קבלת ההחלטה. הסתמכתם על נתונים שמדברים על 7,000 ו-8,000, כשביום קבלת ההחלטה הנתונים היו אחרים. אני רוצה להבין אם עושים עבודה רצינית. זה לא עניין של קואליציה ואופוזיציה. האמן לי שגם אני וגם חבריי שנמצאים כאן לא רוצים שהקורונה תהיה בכל עבר. לא רוצים את זה, רוצים לפתור את הבעיה. האמן לי. אין ספק שאם יהיה סגר, תהיה פחות תחלואה, אין ספק שאם נסגור את הכבישים, יהיו פחות תאונות דרכים, אין ספק שאם ילדים לא יצאו מהבית, הם ייפגעו פחות.

אבל האם אלו החיים שאנחנו צריכים? יושבים החבר'ה בחדר המקביל בוועדת הכספים, בונים תוכניות ומצביעים על עוד פיצויים ועל עוד דברים. לא משנה שלא כל התקציב נוצל, אבל מה נגיד להם? כמה פעמים זה יקרה ובעיקר, מי ישלם את החשבון? אני מציעה לכם, תתכנסו מוקדם יותר. הנתונים הבוקר מדברים על ירידה מאוד משמעותית. תתכנסו ותאפשרו כבר מחר בבוקר - - - את מסתמכת על הנתונים מהבוקר? אני מסתמכת על כל הירידה.

אני מציע להקשיב לכולם ואחר כך תהיה תשובת הממשלה. הקשבתי מאוד יפה, לא הפרעתי. אני מאוד מעריכה את זה. אני רק אומר להיזהר מנתוני הבוקר. זאת סתם עצה קטנה, אבל אני אסביר את זה אחר כך. אני לא מסתמכת רק על הבוקר. אמרתי: נתוני הבוקר, ודיברתי גם על הנתונים משבוע שעבר. אם אתה רוצה להגיד לי שמספר הבדיקות לא היה משמעותי,

אני לא מפריע לך יותר. אני מתנצל שהפרעתי לך. רוצים להסתמך על נתונים? אדרבה ואדרבה, אבל כשהנתונים מקלים, תקלו גם אתם. לא הייתה סיבה לסגור את העסקים הקטנים. לא הייתה סיבה אז ועל אחת כמה וכמה, אין סיבה היום. תודה רבה. בבקשה, אוסאמה סעדי. כבוד היושב-ראש, חבריי וחברותיי, שורש הרע הוא בחוק הקורונה הגדול. כבר אז התרענו ואנחנו יכולים להגיד היום במצפון נקי ובלב שלם, שאנחנו את עבודתנו עשינו נאמנה והזהרנו אתכם. הזהרנו גם את אלה שאומרים עכשיו שאנחנו חותמת גומי. קראתי את המכתב של חבר הוועדה לשעבר, חברנו גדעון סער, ואני חשבתי, אדוני היושב-ראש, שאולי רמזת בדברים שלך להתפטרות שלו. חשבתי שכולנו נדבר על זה שחבר ועדה אומר: אני לא יכול עוד, עד כאן.

אני מבקש שזה לא יהיה מדבק, שזה לא יגיע עד אליך. אליי זה לא יגיע. לכן פתחתי ואמרתי שהמצפון שלנו נקי, כי אמרנו מהיום הראשון שזה החוק המסוכן ביותר. זה חוק שלמעשה מאיין כל אפשרות של פיקוח פרלמנטרי. היום התברר שלא רק שהחוק מסוכן, אלא שהממשלה מוסיפה, כבוד סגן השר, חטא על פשע. עם כל המגבלות שיש ועם כל האין-פיקוח, היא באה תמיד בדקה התשעים, אפילו בתוספת הזמן, ומשתמשת בסעיף החריג שבחריגים. מה אנחנו אמורים לעשות היום, אדוני היושב-ראש, כשהממשלה מאשרת את זה ב-6 באוקטובר, התוקף שלו הוא רק עד ה-13, והיום ה-11. מוחרתיים. מה אתם רוצים שנעשה? למה לא מכנסים את הקבינט היום או מחר? לא, מכנסים אותו ביום שלישי ואז יגידו: לא הגענו להסכמות. יגיעו לרביעי ויפרסמו את ההחלטות ביום חמישי. אדוני סגן השר, אמרתי ליושב-ראש שהממשלה תנצל עד תום את השבע ועוד שבע ועוד שבע. אני רואה שנקבעה ישיבת ממשלה למחר בעשר בבוקר. אולי זה בנושאים אחרים?

יש הודעה דרמטית שיש ישיבת ממשלה.

זה בנושא הסכם השלום, יעקב. קבינט הקורונה יתכנס ביום שלישי. אני אומר לך, כבוד היושב-ראש, חברתנו איילת דיברה על העסקים הקטנים וכולנו הצטרפנו, אני הצעתי לא 10 עובדים, אפילו 5 עובדים שום דבר.

לא מוכנים לשמוע. ואז באים ואומרים שהבעיה היא בכך שאפשר לאשר או לדחות את כל התקנות, ואנחנו לא יכולים להגיד לממשלה לתקן. הייתה תמימות דעים באותו יום על עסקים קטנים, גם על קבוצות הכדורגל. אני לא רואה פה היום אף נציג של הליכוד. כולנו הסכמנו. למה? לא יפה, אוסאמה. תתנצל. אני מתנצל. הוא אפילו הסיק מסקנות. עוד אחד? שניים ביום אחד זה קשה לי. אמרו כן,

ובסוף, בשעת ההצבעה, היה צריך רק צדיק אחד,

התוצאה הייתה 8:7. לכן אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, לא פלא שהיום אנחנו רואים ש-1 מכל 5 עסקים עומד להיסגר, אבל לממשלה הזאת לא אכפת. אכפת לה רק מדבר אחד, לסגור את כל המדינה ולמנוע את כל ההפגנות. אבל ראינו שאתמול היו 1,200 הפגנות, לא רק אחת. איילת שקד, בבקשה. אנחנו נחזור אחר כך לחברי הכנסת שלא מהוועדה. אדוני יושב-הראש, אני רוצה להתייחס למה שאמרת בתחילת דבריך על הוועדה. הוועדה הזאת היא לא חותמת גומי, גם לא בתקנות. אתה יודע יפה מאוד שאם יש קונצנזוס בוועדה, והקונצנזוס הזה כולל גם את הקואליציה וגם את האופוזיציה, אתה כיושב-ראש ועדה יכול ללכת לשרים ולהגיד להם: אני לא מעביר אם לא עושים שינויים אלה. ואז הממשלה מתקנת. ועשינו את זה. עשינו את זה כבר פעם. לא רק פעם, כמה פעמים. ואז הממשלה מתקנת ומחזירה את התקנות. זה תמיד הולך ב-delay. נכון. כשאישרנו אני התנגדתי את תקנות מצב החירום המיוחד, היה לכל חברי הוועדה קונצנזוס ברור שיש כאן עוול. אין סיבה שעסק עם 10 עובדים שלא מקבל קהל, לא יכול לעבוד אם מותר ל-10 אנשים להתקהל. אין לזה גם סיבה אפידמיולוגית. בא חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואמר: נלך אפילו עוד צעד 6-5 אנשים. אני חושבת שהוועדה הייתה צריכה לעמוד על זה, לעמוד איתנה מול הממשלה, להסביר להם את ההיגיון ולנסות להשיג את זה. אני יודעת, אני מדברת עם שרים רבים שהם חבריי מהממשלה הקודמת, וגם עם שרים מכחול לבן. וגם עם סגני שרים. אולי כשרת משפטים תסבירי לנו מה יהיו ההשלכות של זה לגבי כלל - - - זה מהניסיון שלך. אני לא הייתי שר משפטים, אני רק לומד משפטים פה בוועדה. גור מלמד אותי. זה נכון שהעמדה המקצועית של משרד המשפטים הייתה שאם אנחנו פותחים רוחבית לכלל העסקים הקטנים, אי אפשר יהיה להגביל את ההפגנות לחלוטין. לא רק הפגנות.

בסוף זה מסתכם בזה. ביום ראשון הבא, כך אני מקווה, ייפסק מצב החירום המיוחד. על זה אין ויכוח,

וביום ראשון הבא יעברו למתווה הפגנות אחר. אז את מתווה ההפגנות של יום ראשון הבא אפשר היה לאמץ גם לפני שבועיים, ולא לקחת את העסקים הקטנים בני ערובה על אותו מתווה הפגנות. ביום ראשון יפתחו את המגזר הפרטי שלא מקבל קהל ואת גני הילדים. אני רוצה שתדעו שהמסקנה של משרד הבריאות ושל משרד האוצר מהסגר הקודם, הייתה שאם נגיע חס וחלילה לסגר שני כשסיימו את הסגר הראשון, בחלום הבלהות שלהם הם לא חשבו שבספטמבר כבר נהיה בסגר שני המגזר הפרטי שלא מקבל קהל צריך להישאר פתוח, וכך גם גני הילדים. זאת הייתה המסקנה של משרד הבריאות ומשרד האוצר. זאת אומרת, ביום ראשון נגיע לשלב הזה.

נמצא פה יואב קיש, שהוא הנציג של הממשלה. אני רוצה להגיד מילה טובה ליואב קיש, שהוא באמת מאוד שירותי, מאוד מסביר, עונה לכל חברי הכנסת, עונה לכל בעיה, מנסה לפתור כל בעיה. אני רוצה באמת להגיד תודה על זה. אני רוצה להגיד לממשלה: אל תהיו מקובעים, תחשבו מחוץ לקופסה. אני רוצה לתת שתי דוגמאות: פנו אליי בעלי צימרים. אני גם מבינה את ההגבלות ושאי אפשר לפתוח הכול בבת אחת, אבל צימרים זה מקום שבאים אליו בקפסולה. באה משפחה לצימר. זה לא מלון או מקום גדול שיש בו התקהלות. כל משפחה נמצאת לבדה בצימר. תחשבו באופן יצירתי, אנשים צריכים לאוורר, משפחות צריכות להתפרנס. אם פותחים את המגזר הפרטי, למה לא לאפשר לעוד כמה אלפי משפחות שמחזיקות צימרים בישראל, להתפרנס בכבוד ולא להיות תלויים בקצבאות? תחשבו באופן יצירתי. יש ענפים שאין בהם התקהלות ואפשר לפתוח אותם. או שאין בהם קבלת קהל ואפשר לפתוח אותם. בעיה קשה נוספת היא החתונות. אנחנו יודעים שחתונות הן מקור הדבקה, ואנחנו יודעים שהשלב האחרון אחרון אחרון יהיה אירועים. אבל אנשים צריכים להתחתן.

במהלך מצב החירום המיוחד בשבועיים הקודמים ובשבועיים הבאים אפשר היה להתחתן במקום פתוח עם 20 אנשים. שגרים באותם 1,000 מטר. כלומר, אם חתן גר בירושלים - - - זה לא ריאלי, זה לא הגיוני.

אני בעצמי דיברתי עם פרופ' גרוטו, עוד אנשים דיברו איתו. צריך להפעיל גם שכל

אדם נקבעה לו חתונה, אם הוא עומד בהגבלה של 20 אנשים במקום פתוח, הוא יכול להתחתן גם אם הוא נוסע מעל קילומטר.

התקנות לא מאפשרות את זה במצב חירום מיידי. דיברתי עם פרופ' גרוטו. תקשיב, לא צריך להיות עם ראש בקיר. אני לא מדבר על ראש בקיר. אני מדבר על עניינים משפטיים.

איילת, את צודקת והוא צודק. לצערי הרב, זה המצב הרשמי כרגע, אבל זה לא מצב נורמלי. אפשר להגיד שזה לא בסדר וצריך לתקן, אין בעיה. גם אותי שאלו ואפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון. איילת, לא סתם לא העליתי את זה. אבל אנשים רוצים לדעת. תאמיני לי שאני יודע. הטלפון שלי מלא. אני לא נכנס לוויכוח העקרוני. בנושא חתונות במצב חירום מיידי, אתה יכול לייצר אירוע של 20 איש בחוץ, לא בגינה של בית, שבאו מטווח של 1,000 מטר. אתה לא יכול לנסוע לחתונה

זה חסר היגיון. הרי אנשים נוסעים לעבודה. יכול להיות, אני לא מתווכח עכשיו. זה חסר היגיון כי חתונה זה לא רק אירוע. חתונה זה חתונה. יעקב, זה מצב חירום מיידי וזה המצב הנוכחי. אלה ההגבלות. מיידי או לא מיידי את זה נראה. מיוחד, מיוחד. אם זה דבר שהוא לתקופה ארוכה, לא יכול להיות דבר כזה. זאת גזרה שאפילו אנטיוכוס לא חשב עליה. למזלנו, גם לפרופ' גרוטו יש הרבה שכל ישר. גם הוא מבין שזה לא הגיוני. אנחנו מתווכחים עכשיו על שבוע, כי כבר עברו שבועיים. במשרד הבריאות מבינים את הדבר הזה. מבינים את זה כולם וצריך למצוא לזה פתרון, נקודה.

לא צריך לכסת"ח, צריך למצוא לזה פתרון לשבוע הקרוב כדי שאנשים יוכלו להתחתן עם 20 אנשים בחוץ. לעמוד בהגבלות. אני אומרת לכם שחתונות הוא דבר הכרחי, אבל גם מקור הדבקה.

הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות ביום ראשון, כשאתם פותחים את ההגבלה של ה-1,000 מטר, זה להסביר בדיוק מה הנהלים לחתונות. אנשים לא יודעים ויש בלבול גדול. ברור שמיום ראשון אפשר יהיה להתחתן לא בטווח של 1,000 מטר, ואולי גם לא 20 אנשים. זה דבר שאתם חייבים להסביר. יעקב, אני חושבת שהוועדה הזאת צריכה לקבל החלטה ולהצביע גם על הארכה של מצב חירום מיוחד. הממשלה החליטה ברגע האחרון, בסבב טלפוני, להאריך את מצב החירום המיוחד בעוד שבוע. אני חושבת שאנחנו צריכים לדון בזה כאן. לא היום. את מדברת על שבוע שעבר. קארין כבר נבהלה שאולי הבוקר כבר היה משהו. גם אני נבהלתי.

אי-אפשר לעשות בדיחה מזה שלא התקיים פה דיון ביום חמישי האחרון. לפחות בואו לא נעשה מזה בדיחה.

אז אם יש היום דיון, הדיון הזה צריך להיות רציני. אני אומרת, יעקב, שאנחנו כן יכולים כוועדה להגיד לממשלה מה הקווים האדומים שלנו. ואם יש הסכמה של קואליציה ואופוזיציה, אפשר לעבוד על הקווים האדומים האלה.

הבעיה היא שההסכמה נעצרת בהצבעה. בהצבעה כל ההסכמות הולכות לאיבוד. אני רוצה להגיד עוד מילה על הספורט המקצועי, ונשמח אם יואב קיש יגיד מה קרה אם זה. היה קונצנזוס בוועדה קואליציה ואופוזיציה שאפשר יהיה להמשיך את הליגות ואת הספורט המקצועי. אני מבינה שהיה שיח בין שר התרבות והספורט ושר הבריאות, אז נשמח לדעת מה קרה עם זה. 22 שחקנים בשטח פתוח וגדול כמו מגרש כדורגל, זה גם לא איזשהו מקור הדבקה משמעותי. לפחות שנבין מה קורה עם זה. תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. נתחיל עם חברי הוועדה ונמשיך עם חברים אחרים.

אתחיל בזה שחייב להתקיים פה דיון בשאלה האם יש הצדקה למצב המיוחד.

אנחנו אומרים ברור, אבל לי זה לא ברור לגמרי. ביום ראשון שעבר פנינו ליושב-ראש הוועדה, ביקשנו לכנס את הוועדה ביום חמישי מתוך חשש שאולי,

הממשלה תחליט להאריך את המצב הזה. לדעתי, ללא הצדקה, לפחות לא כפי שהתקנות מופיעות. ביום חמישי לא התכנסה הוועדה. אז לפני שאנחנו מאשימים את חוק הקורונה הגדול, בואו נסתכל לעצמנו פנימה, האם הכנסת עושה את תפקידה והאם הוועדה הייתה צריכה להתכנס? היא הייתה צריכה להתכנס והיא לא התכנסה,

היום אנחנו כבר ביום ראשון. ואחרי שאמרתי את זה, אנחנו צריכים לעשות את עבודתנו. אני אגיד כמה מילים ממש כלליות. הדבר הראשון, הגיע דוח עם נתונים שהוצגו ב-6, ועל פיהם החליטה ממשלת ישראל להאריך את המצב המיוחד. אני חושב שיש בעיה עם הדוח הזה.

אבל מספרים אני יודע. המספרים שמופיעים בדוח לא חופפים למספרים שפורסמו על ידי משרד הבריאות עוד באותו שבוע. דבר נוסף, אנחנו דנים במצב המיוחד היום, לא ב-6 לחודש.

היום אנחנו צריכים לדון בשאלה האם היום יש הצדקה, ולא האם הממשלה קיבלה החלטה נכונה אז. הנתונים שצריכים לקבוע את החלטתנו היום הם הנתונים שיש היום. זה לגבי המצב המיוחד. לגבי התקנות, נעשה פה הסדר פוליטי והכול היה פוליטי. הסיפור היה עסקים קטנים מצד אחד, והפגנות מצד שני. נעשה פה דיל מכוער, בלתי מידתי, ולא משנה מאיזה צד מסתכלים על זה. העסקים הקטנים נשארו סגורים, ללא הצדקה, ההפגנות נכנסו לתוך התקנות עם סוג של איסורים, לטעמי מופרכים לגמרי. המציאות טופחת על פניהם של כל אלה שכתבו, ואתם עדיי שאת מה שקרה פה בשבוע האחרון, אמרתי פה בדיוני הוועדה. גם אחרי דיונים עמוקים, במירכאות, האם לאשר הפגנה בשיירות, שמקצועית זה היה נכון יותר, מתי קיבלו את ההחלטה שלא? ביום רביעי ב-12 בלילה. עוד מילה אחת על הוועדה, על החוק ועל הממשלה. עיקרון הדחיפות זאת לא פעם ראשונה שהם עשו מאיתנו צחוק. זה היה גם בפעם הקודמת בתקנות העבודה. אני מזכיר לכם שגם אז השתמשו בעיקרון הדחיפות. אנחנו כוועדה בכנסת לא עובדים בממשלה. יעקב, הטיעונים שלך אולי מאוד נכונים, אבל אם אתה ואני נשב פעם בממשלה ביחד, נחליט את ההחלטות ההן. ההחלטות שלנו אחרות לגמרי. אנחנו צריכים לראות האם ההחלטות של הרשות המבצעת הן מידתיות, ענייניות, מוטות או לא מוטות, כאשר טובת הציבור עומדת מול עינינו. עם כל הכבוד למה שאמר היושב-ראש,

אנחנו צריכים להגיד היום שאנחנו לא מאשרים את התקנות האלה,

לא מאשרים אותן, ונוקבים בשעה. השעה תהיה 12 בלילה או מחר ב-07:00 בבוקר. כל המסקנות שנגיע אליהן כאן מבחינה מקצועית אם תהיה בינינו הסכמה עליהן, כמובן נודיע לממשלה שאם א' ו-ב' לא יהיו עד שעה מסוימת זה אפשרי חוקית, זה אפשרי משפטית זה פשוט לא יהיה. כל המהומה והמבולקה של משאל טלפוני בעשר וחצי בלילה, כשחבריי מכחול לבן אישרו אחרי שפה הם אמרו את ההפך לגמרי תיפסק הפסאדה הזאת. בוועדה הזאת דנו כולנו גם בנושא הספורט, גם בנושא העסקים הקטנים, ללא הבדל קואליציה ואופוזיציה. אמרנו שזה לא נכון.

הפתרון הוא מאוד פשוט להגיד לממשלה

אתם לא תמשיכו לעשות את זה עד השעה הזאת. ואז אנחנו גם לא גורמים נזק. אנחנו לא פותחים את הכול בבת אחת, וצריך לזכור שאלה תקנות למצב מיוחד. זה לא אומר שאם אנחנו לא מאשרים תקנות למצב מיוחד,

המשק לא נפתח. אני הולך לקולא, כמו שהם עשו לנו רק הפוך יש לכם עד השעה הזאת לתקן כפי שאנחנו,

כי אנחנו הריבון. פה אני עונה לך, אדוני היושב-ראש, אנחנו הריבון בהקשר הספציפי הזה. גם אם חוק הקורונה הגדול הוא חוק גרוע, והתנגדתי לו ובוודאי לדרך שבה התייחסו לכנסת, אבל עדיין יש לנו את המנדט לעשות את זה. אני מציע לחבריי שכל אותם דברים שנחליט שהם לא נכונים, כמו עסקים קטנים או ספורט, פשוט נודיע לממשלה שהתוקף של התקנות האלה יחול עד היום ב-12 בלילה. אני מבטיח לך שקבינט הקורונה יתכנס פתאום.

אלי אבידר, בבקשה. תודה רבה, אדוני. האמת היא שאני רוצה להביע אכזבה. לאחר שראיתי שהממשלה השתמשה בעיקרון הדחיפות אני לא כל כך מבין איך אדוני, יושב-ראש הוועדה, לא צעק לשמיים, לא הרים טלפון למזכיר הממשלה, לא כינס אותנו. אפילו הגענו למצב ששמענו על האישור בחטף, באישון לילה, על עיקרון הדחיפות. חברי ועדה שאלו מתי מתכנסים ולא קיבלנו שום תשובה. לכן אכזבתי גדולה מהעניין הזה. אני רוצה לומר שזה מצטרף לכך שהדיונים שהתקיימו כאן גם בשבוע שעבר, היו דיונים מאוד מעמיקים, שלא הייתה להם שום תכלית. בערבית יש מושג שנקרא כאלם חילו, כלומר מילים יפות. ברוב המקרים אנשים לא מבינים את המשפט, אבל הם אומרים: אלה מילים יפות.

אפשר להגיד על דיוני הוועדה שהדיונים היו חשובים, אבל אין שום קשר בין הדיון החשוב ובין הדיון החשוב לבין התוצאה שהייתה מבחינת ההצבעה.

אני חושב שאף אחד לא צריך להלין על כך שאיבדנו אמון בתהליך שמתקיים פה בוועדה, ולכן אנחנו הולכים לבג"ץ. בבקשה, כל אלה שירימו את השלטים שבג"ץ לא יתערב בג"ץ נאלץ להתערב. אדוני הלך לבג"ץ עוד קודם. בג"ץ ייאלץ להתערב, כי מה שקורה כאן זה פשוט - - - רק תעדכן אותי אם זה נכון או לא.

אני אסיים ואני אעדכן אותך אחרי זה על הכול. על לוח הזמנים. דיברת על מילים יפות. אלי, לא צריך את בג"ץ כגננת.

אני אומר שנתחיל מהתחלה. קטעתם לי את קו המחשבה, אז בואו נתחיל מהתחלה. אבל הלכת לבג"ץ קודם. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להביע אכזבה. לא בעקבות אי-כינוס הישיבה. אני רוצה להביע אכזבה, אדוני. אתה רוצה שאני אתחיל מהתחלה?

מהתחלה, אבל בעברית. אני לא יודע מה קרה לישראל ביתנו, הכול עובר לערבית.

בוא נתחיל בהתחלה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להביע את אכזבתי על כך שהממשלה קיבלה הארכה של המצב תחת עיקרון הדחיפות, בו בזמן שאתה כיושב-ראש לא פנית למזכיר הממשלה, לא זעקת את זעקתה של הכנסת ושל הוועדה הספציפית שאתה עומד בראשה, ולא כינסת את הישיבה כמתבקש ביום חמישי האחרון.

הדבר השני, אני רוצה להגיד לך שאיבדתי את האמון בתהליך שמתקיים בוועדה, מאחר שמתקיימות שיחות מאוד עמוקות ודיונים עמוקים אך בו זמנית, כשמגיעים לשלב ההצבעות קואליציה-אופוזיציה אין שום מחשבה חופשית, והדבר לא מגיע לידי ביטוי בהצבעה שהיא תבונית לטובת הציבור. הדבר השלישי, אני רוצה לומר שאף אחד לא ילין על זה שאנחנו הולכים לבג"ץ, מאחר והתהליכים שמתקיימים פה בוועדה מאז הקמת הממשלה האחרונה, מוכיחים דבר אחד פשוט אנחנו מקיימים פה תהליכים מצוינים, אבל אין שום ביטוי לכך בתהליך ההצבעות. הדבר שגובר מעל הכול זה אותה קואליציה אגרסיבית, שדורסת כל תהליך שקורה כאן. לסיכום, הדבר הכי חשוב בדבריי, אני רוצה מכאן לשלוח ברכת רפואה שלמה לרב קנייבסקי. זה הדבר הכי חשוב.

האמת, אני מתרגש. לפחות ממשהו. עופר כסיף, בבקשה. תודה רבה,

אני מחזק את כל מה שנאמר קודם לגבי השימוש הפסול, בלשון המעטה, בחריג הדחיפות בשבוע שעבר, ללא כל סיבה. אני גם מצטרף למה שאמרו חלק מחבריי קודם לגבי היעדר הפיקוח של הכנסת על הממשלה. אנחנו רואים את זה שוב ושוב, אנחנו רואים את זה גם בדפוסי ההצבעה שקיימים פה ובאותה דורסנות שהוזכרה, של הקואליציה, של נציגי הממשלה פה. אני רוצה גם להזכיר את השימוש האינפלציוני בסעיף 98. סעיף 98, מונע למעשה דיון אמיתי במליאה. מאז שהסעיף הזה קיים, מ-1967, במשך 53 שנים, השתמשו בו 18 פעמים 8 פעמים בכנסת הזאת ו-10 פעמים ב-53 שנים. זה חלק מהדורסנות הבלתי נסבלת של הממשלה את הכנסת, מהיעדר הפיקוח של הכנסת והריסון. הזהרנו מפני זה. אני מצטרף למה שאמרו קודם חבריי לגבי החטא הקדמון, שטמון באותו חוק קורונה גדול. אבל ככל שעובר הזמן, אנחנו רואים שלא רק שהחוק הזה הוא נורא, כמו שהתרענו והזהרנו, אלא גם מה שנגזר ממנו מצמצם יותר ויותר לא רק את מה שמכונה המרחב הדמוקרטי, אלא גם את הרווחה, את החירות, כמובן, של האזרחים. אני רוצה להזכיר לכולם, שבאחד הדיונים שנכח בהם פרופ' חגי לוין אני חושב שהוא גם בזום, ואני מבקש להעלות אותו אחר כך, כדי שישמיע את דעתו המקצועית למרות שאני מצטרף למה שנאמר פה, שמתעלמים גם מזה. יש הנחיות מהממשלה ומהעומד בראשה אמר בתשובה לשאלה, שכאשר רופא נותן תרופה למחלה מסוימת, הוא שוקל את האיזון בין תופעות הלוואי של התרופה לבין הסיכוי של התרופה לרפא את המחלה. הסגר הוא תרופה גם מוטעית וגם מזיקה. ומכאן גם כל התקנות שנגזרות מהסגר. הסגר הוא תרופה מוטעית, קודם כל משום שהוא לא פותר את הבעיה. הוא לא מקטין את התחלואה,

רק לפני כמה ימים יצאה עצומה של 6,500 רופאים, כולל אפידמיולוגים מהשורה הראשונה בעולם היא צוטטה גם על ידי יושבת-ראש ועדת הקורונה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון ואמרה שהסגר לא פותר אלא להפך, הוא יותר מזיק. לא רק שהסגר הוא תרופה מוטעית, זאת תרופה מזיקה משום שתופעות הלוואי שלה חמורות יותר מהמחלה. אז איך אתה מסביר את הירידה? תכף אני אצטט את פרופ' לוין בנקודה הזאת. הוא נמצא בזום,

אני אצטט את מה שהוא כותב. תופעת הלוואי של "תרופת" הסגר, הרבה יותר גרועות מהמחלה שאנחנו רוצים כולנו להתמודד איתה.

המצב הכלכלי עסקים קורסים, אנשים מאבדים את מטה לחמם ובצורה בלתי הפיכה בחלק גדול מהמקרים. אנשים מובטלים, לא יודעים איך לסיים את החודש. רעבים. כן, רעבים. אני לא יודע מי קרא את הכתבה שהייתה ביום שישי, על התופעה של דרי רחוב חדשים. אנשים שבאים ממה שמכונה מעמד הביניים, ועכשיו הם דרי רחוב. הזכירו פה את מה שקורה עם הספורט. לא רק עם קבוצות הכדורגל, בכלל עם הספורט. יש פה הקרסה של דורות שלמים של הספורט בישראל. זה לא אכפת לאנשים? משפט סיום. תרשה לי, בבקשה. יש, כמובן, נזק נפשי. כולם מדברים על הנזק הנפשי הנוראי והעלייה בנטיות אובדנות בגלל הסגר. זאת תופעת לוואי של אותה תרופה שנקראת סגר.

ההסתה, האלימות של המשטרה ושל ביביסטים נגד מפגינים כל אלה גם תוצאה של זה. יצרו פה תרבות אני אשתמש במשהו קשה של אנוסים. ואני מתכוון לאנשים שכלפי חוץ פועלים באופן מסוים, ובחדרי חדרים,

נאלצים או לצאת לעבוד, או ללכת לעזור למשפחה. זאת תרבות של אנוסים. הממשלה יצרה את זה, וזה גם חלק מתופעות הלוואי. גם החמרת התחלואה עצמה. לסיכום, אני רוצה לומר דבר שלכאורה לא קשור. הוזכר קודם וגם אני הזכרתי לא פעם, שהסגר הזה וכל התקנות שנגזרות ממנו הכול פוליטי. המטרה היא להגן על נאשם מדין צדק. אומרים חסידיו של הנאשם בשלושה כתבי אישום, שעומדת לו זכות החפות. חברים, יש עוד אדם שעומדת לו זכות החפות, וקוראים לו מאהר אל-אח'רס. אדם שנמצא במעצר מינהלי, אין נגדו כתב אישום ומסרבים לשחרר אותו. הוא שובת רעב כבר 78 ימים, גוסס בבית החולים. הסכימו לשחרר אותו בנובמבר ולא יאריכו לו את המעצר המינהלי.

אין על מה להעמיד אותו לדין ואין בעיה לשחרר אותו, אבל לא מוכנים לשחרר אותו עכשיו.

חס וחלילה, האדם הזה ימות, וזה עלול לקרות בכל רגע לפי מה שהרופאים אומרים הוא שוכב בבית חולים קפלן מותו יהיה בראשה של הממשלה, בעומד בראשה ובשרים. ושאיש אחר כך לא ילין אם, חס וחלילה, זה יבוא לידי ביטוי גם בדברים איומים ונוראים בשטחים הכבושים. גם לו עומדת זכות החפות. ראש הממשלה מדבר על זכות חפות, כשהוא כבר נאשם ויש נגדו כתבי אישום. אותו אל-אח'רס אפילו אין נגדו כתבי אישום, ויש לו זכות חפות. אני מתרה שאם, חס וחלילה, הוא ימות, אתם בממשלה תהיו אחראים לכך. מה שאתם עושים זה פשע מלחמה, לא פחות מזה.

חבר הכנסת כסיף. אדוני סגן השר, ביקרנו אצל האסיר ומצבו באמת קשה מאוד. דיברתי אתמול עם אשתו, שגם היא פתחה בשביתת רעב. התברר שחולה שנמצא לידו היה חולה בקורונה. עכשיו העבירו אותו לחדר אחר, עם עוד חמישה חולים. היינו במקרים אחרים של שובתי רעב, ונותנים להם חדר נפרד שיהיו בו. אני פונה אליך מכאן שתטפל בזה מבחינה בריאותית.

רק בהקשר הזה, פניתי גם לשר הביטחון ולא נעניתי.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, בבקשה. תודה. מה שקורה פה בשבועות האחרונים הוא תוצאה של סירוס הכנסת. זה לא עניין של כבוד הוועדה, כמו שאמרו כאן. התוצאה היא שבגלל העיקום הזה יוצאים חוקים רעים ותקנות לא טובות. זאת התוצאה לכך שסירסו את הכנסת. לכן גדעון סער צדק והתפטר מהוועדה. הוא הציע בישיבה האחרונה שהוועדה תגיש מטעמה הצעת חוק לתקן את המצב המשפטי, לתקן את חוק הקורונה הגדול, כך שוועדת החוקה תוכל להציע שינויים ולהצביע עליהם. לא רק ועדת חוקה אלא גם ועדות אחרות. יש ועדת כלכלה, יש ועדת חינוך.

הוועדה יכולה להציע הצעת חוק מטעמה, לא רק חברי כנסת או הממשלה יכולים. זה ישנה את העניין, כי לאשר את זה או לדחות את זה כמו בלוק, זה לעשות מכולנו צחוק. זה גורם לזה שהתקנות עקומות ורעות. בסדר, אני מהאופוזיציה, אבל אני חושב שכל חבר כנסת מהליכוד ומכחול לבן, שומע את זה מהציבור שלו, שהדברים האלה עקומים לגמרי. הסיבה הראשונה לכך שהם עקומים היא בגלל האובססיה של הליכוד ונתניהו להפגנות בבלפור. יש המון הפגנות מקצה הארץ עד קצה. אתמול היה מדהים. גם אמרנו את זה פה, שאם יאסרו בבלפור, ייצאו אנשים שלא חלמתי שייצאו להפגנות. הם לא השתתפו עד עכשיו בהפגנות, אבל בגלל שזה עכשיו בכל הארץ ליד הבתים, זאת תופעה מדהימה. זה גל מחאה שכמוהו לא היה. אני גם חושב שאזרחי ישראל, כולל אנשים מהימין, הבינו שבעצם כל הסיפור הוא בלפור. העסקים, הסגירה, הסגר, הבלגאן בממשלה, העימות עם כחול לבן הכול רק כדי שלא יהיו הפגנות בבלפור. אנשים אומרים: אוקיי, אין הפגנות בבלפור? נלך ליד הבית ונראה להם. וכך אנשים שלא היו קודם בהפגנות, מצטרפים גם הם. כשמסתכלים איך מנהלים פה מאבק במגפה, כשהכול נמדד מול הפגנה בבלפור כן או לא, ולפי זה מנהלים מאבק בווירוס, זה טמטום, סליחה. גם אנשים שהם לא בשמאל רואים את הטמטום, שהכול בגלל הפגנות בבלפור. אמר פה היושב-ראש, שאין מה להתווכח עם הנתונים,

נהרוג את כל האזרחים ולא תהיה הדבקה בשום מחלה. מה זה "ההדבקה יורדת"? תכניס את כל האנשים לתאים סגורים למשך חודש, ולא תהיה הדבקה. אבל גם לא יהיו אזרחים ולא תהיה מדינה. השאלה, וזאת ה-שאלה, היא באיזו דרך גורמים לירידת התחלואה. אפשר להגיע, וזאת גם ההמלצה המקצועית, כולל של הפרויקטור שאתם מיניתם, לצמצום התחלואה באמצעות מדיניות דיפרנציאלית.

יושב-ראש הוועדה והסיעות החרדיות - - - לא אני, אתה לא מתכוון אליי. לא, יעקב אשר, לא אתה. יושב-ראש הוועדה והסיעות החרדיות לא רוצים מדיניות דיפרנציאלית כי מדיניות דיפרנציאלית פירושה סגר ביישובים אדומים. ורוב היישובים האדומים היום הם יישובים חרדיים. כשאני הייתי קטן אימא שלי הייתה אומרת: מה יגידו? מה יגידו? כמו בפולניה. למה אצלנו סגר ואצלם לא? כי אצלכם יש חולים ואצלם לא. אז אצלכם יש סגר ואצלם לא. אבל זה לא, כי אנחנו לא עם וירוס ואנחנו עושים משחקים של נרטיב. הווירוס,

לא אכפת לו מהמשחקים האלה שלכם. אז לא עושים היגיון דיפרנציאלי וגם לא עושים אכיפה, אז יש תחלואה. יש תחלואה המונית ביישובים החרדיים ואנשים מתים.

כל מיני שקרים.

איסוף עצמי זה פרנסה להמון דוכני אוכל במקומות שמתפרנסים מהם. יבואו אנשים וייקחו את האוכל בכל הארץ. צריך לאפשר את

ותכף אני אדבר על הסתייגויות נוספות שיש לי. אבל העובדות הן עובדות. אנחנו רואים שיש ירידה בתחלואה, ברוך ה', וקודם כל מילה טובה מגיעה לאזרחי ישראל. כל אזרחי

כולכם הסכמתם, אבל בסופו של דבר זה לא התקבל. אתה, חבר הכנסת סעדי,

סביר? סביר מאוד. לפתוח עסקים עם 5 זה סביר מול מה שאנחנו רואים בסקר הזה. להציל את העסקים הקטנים מקריסה, לגלות הבנה לזעקות השבר של אנשים, אלה שעדיין מצליחים לדבר כי אחרים

אנחנו לא צריכים כדורגל בשביל זה. פינדרוס, מה לך ולכדורגל? אנחנו לא צריכים כדורגל בשביל משחק קבוצתי. עסקים קטנים זאת הכוונה, זה המסר

זה לחטוא פעמיים זה גם לחטוא לפרנסה של אנשים וגם להמשיך ולדרדר את האפקטיביות של הסגר.

אני בטוח שגם חברי, סגן שר הבריאות קיש יתייחס לזה בהמשך. יש נתון נוסף שלא מדובר מספיק בחדר הזה, וזה אמון הציבור.

הם יראו את הפרנסה שלהם מתפוררת, ונגיד להם: אבל התחייבנו לשבוע הבא. אם יש ערים שלקחו את עצמן בידיים, והבינו, כמובן, שהממשלה לא תעשה את העבודה

שמקימות מרכזי אכיפה מקומיים, והופכות את עצמן ירוקות מגיע להן לקבל תגמול. אני קורא

אנחנו נמצאים שלושה ימים לפני פקיעת הסגר, והולכים להאריך את התקנות בעוד יומיים-שלושה. אנחנו נכנסים לתוך איזושהי שגרת קורונה.

תודה רבה,

ואחרי זה אני רוצה לנצל את העובדה שסגן השר נמצא כאן כדי לומר משהו.

וזה מצטרף לעוד הרבה עיתונים שמסקרים את

אנחנו בוועדה נעשה הכול לתמוך בזה, אבל אל תעשו X על החתונות.

כי יש חתונות ויהיו חתונות.

תנסו למצוא הכול הכול.

כבר קבעו ולא מבטלים חתונה שנקבעה.

לכן, תעשו הכול הכול כדי למצוא תו סגול לחתונות.

תודה רבה.

חייבים לאפשר את זה, זה נראה לי חשוב. בכל מקרה, אדוני היושב-ראש, נדמה לי שאין ספק לגבי מצב החירום המיוחד וגם לגבי יתר התקנות. צריך להעביר מפה מסר לממשלה דרך סגן השר ודרך דבריו של יושב-ראש הוועדה בסיום הדיון הזה, שאנחנו מבקשים להתחיל לראות

אני אגיד יותר מזה,

יש לכם אחריות אישית מאוד מאוד גבוהה. אם נוציא מסר שזה נגמר ונרוץ לשחרר, אסור שזה המסר שיצא מהוועדה הזאת.

אני יכול להגיד שראינו ירידה משמעותית בתחלואה במגזר הערבי, ורוב הנבדקים בשבת הם מהמגזר הערבי. מאז שדיברנו בוועדה נעשה מהלך מאוד ממוקד

יש בדיקות? אנשים באים להיבדק? סגן השר, עם כל

לכן, לא היינו עדיין מתחת ל-10%, ורק אתמול זה קרה בפעם הראשונה. זאת גם הפעם הראשונה שמישהו מסביר את

הגענו ל-8%. לא 8%, ל-10%.

גם אם תראה היום עלייה מסוימת, הרי מדיניות לאומית לא נקבעת לפי יום ספציפי.

היא נקבעת לפי טווחים הרבה יותר ארוכים ולא

בדיון הזה אנחנו מדברים ופונים - - - תן לו לדבר ואחר כך נגיב. איתן, עוד לא שמעת אותי מתייחס לדברים ואתה כבר מחליט. תן לי לסיים את דבריי.

וזה יהיה רק לאחר שנצא ממצב החירום. יואב, זה לא נכון. משרד המשפטים הורה למל"ל לאפשר חתונות גם במצב חירום מיוחד ל-20 אנשים.

לא, לא הפגנות.

אבל דיברנו על פרנסה. אני אדבר על הכול,

זה מצוין וזה מתווה בריאותי מצוין וחשוב.

בבלפור. זה נותן לאנשים להפגין ואני חושב שזה היה פתרון מצוין. עם כל ההו-הא שצעקו פה, ראינו שלא כצעקתה.

הייתי ככה מתעצבן אם היו מפריעים לך. אני מנסה להסביר, הבטחת שלא תפריעי.

אני רוצה לפתוח את העסקים, אני רוצה לפתוח את מערכת החינוך, אני רוצה

והיינו רואים את התמונות של איטליה. אני מברך על זה שהלכנו לסגר הזה, נתנו את הגיבוי ועשינו את הדבר הכי חריף שיכולנו לעשות. אם הוויכוח שלי עם איתן גינזבורג אם זה יהיה ביום שלישי או ביום ראשון,

בסדר, אפשר להתווכח גם על

שמעתם אותי אומר שלא הצלחנו במהלכים הדיפרנציאליים. אני חושב שהייתי הכי ברור בעולם שאמר את זה במדינה הזאת. אני מדבר גם על דיפרנציאלי מגזרי וגם

חברים,

אנחנו לא יכולים כל היום להתחרות בינינו מי יותר נחמד.

כשאנחנו נחמדים מאוד על הכול - - - התחרות הזאת דווקא עובדת יפה מאוד בממשלה. יכול

אז נלך למתווה שבו כל מי שנכנס נבדק, ונראה שבאמת נוכל לשמור על תחלואה נמוכה. כולל תושבי העיר.

כמו נסיעה לאיזה אי ביוון, נוכל את אילת או מי שיענה על הקריטריונים האלה,

אנחנו עדיין ברמות של כ-10% מאומתים, וזה די שיא של הרבה מאוד מדינות. אנחנו ברמת תחלואה מאוד מאוד גבוהה ואנחנו חייבים להמשיך להוריד

ניתנו פה נתונים מוחלטים. המספר שאנחנו מתייחסים אליו כמספר שיאפשר לצאת מהמצב הזה הוא כ-50,000 בדיקות,

ברור שלוועדה יש סמכות פיקוח כללית בהקשר הזה,

זה לא משהו שצריך לעלות להצבעה. גור, חשוב לחדד את זה. נכון שזה לא לפי התקנות, אבל זה מפנה לחוק המסגרת,

אני מצטט את פרופ' חגי לוין,

אמרת את זה קודם.

"מגבלת התנועה

לנזק רב ומיותר. יש לבטלה באופן מיידי, כמו גם לפתוח עסקים קטנים ללא קבלת קהל,

גני ילדים ושמורות טבע. אסור להתבסס על מספר המאומתים,

מכיוון שהוא ענה כפי שהוא ענה ליואב סגלוביץ', בתשובה שאני ממש לא מבין אותה,

רק בשתי מילים איסוף עצמי ורפואה

למעשה אנחנו מאבדים לחלוטין את יכולת האכיפה והשליטה על יציאה מהבתים. כל אחד יכול להיכנס לרכב, "לתחמן" ולהגיד שהוא נוסע לאן שהוא רוצה להפגין, ובזה האירוע הסתיים. ועכשיו, כשאני נוסעת לסופר, אני לא יכולה לתחמן? זה לא נכון,

בסוף אנשים לא יכולים לעמוד באירוע הזה. אתם מאריכים ומאריכים, ואני לא מבינה למה הייתה חוות דעת אפידמיולוגית שדיברה על X נתונים,

למרות שעם חלק מהם חלק לא מסכימים,

אבל אני חושב שנתת פריסה מלאה.

אני מוכן לעשות לכם קורס ניהול זמן.

חשבתי שאנשים ממציאים דברים, התחלתי לבדוק ואז העליתי פוסט ואמרתי: תפנו אליי ותגידו אם באמת יש תחושה שאתם,

סליחה על הביטוי הזה,

אני מבין שאין לנו משטרה אחרת והמשטרה באמת צריכה לעשות את עבודתה. תגיד לי, אתה יכול לעשות פוסט כזה גם לחרדים?

חכה, רק התחלת. אומנם אני נציג הממשלה פה סביב השולחן,

אני לא מכיר ולא יכול להתייחס למקרים כאלה ואחרים.

אבל אין לנו פילוח מעבר לזה. אני מציע שתפנו את השאלות האלה או תקיימו דיון על אכיפה. קודם כל, אני יודע ולכן

באמת.

אני מציע, כמו שאמרתי, לקיים דיון נפרד על אכיפה.

היא מחליטה לעשות את האיזונים שלה בין שיקולים

אנחנו כייעוץ משפטי, חובתנו מצד אחד לתת לממשלה את התשתית המבצעית לסייע לה כיצד לעשות את הדברים בצורה נכונה,

כמובן להציב גבולות וקווים אדומות בהם אנחנו חושבים שהדבר בלתי אפשרי, גם ברמה

בהקשר של התקנות המיוחדות של מצב חירום, יש פגיעה גם בזכות התפילה וגם בזכות ההפגנה. אלה שתי זכויות שאני חושב שבמדינה יהודית דמוקרטית, כולם יכולים להסכים שהן זכויות

מצד שני, נקבע במפורש שהוועדה הרלוונטית בכנסת בהקשר הזה,

יש גם ועדות אחרות בתקנות אחרות צריכות

או לבטל או לקצר תוקף וכולי. (היו"ר מיכאל מלכיאלי, 13:45)

ואני מתכוון לייעוץ המשפטי לממשלה. אני לוקח על עצמנו את האחריות.

הלכנו מתוך כבוד לכנסת. אני לא יודע אם חבר הכנסת סגלוביץ' עוד נמצא באולם, אבל לפני שבועיים,

צריך לזכור שהיו יום חמישי ויום שישי, שבהם הכנסת יכלה לדון. קבעתם את לוח הזמנים וזאת זכותכם, כמובן. אנחנו נמצאים פה כדי להסביר ולענות על שאלות.

רז, ביקשנו שתתייחסו

מי שחושב שיבטלו אותן,

חברים, אתם מערבים בין שתי שאלות. השאלה איך לקיים חתונות אם נחזור לחתונות, זאת עמדה מקצועית של משרד הבריאות. אני יכול להניח שלא במהרה יחזרו החתונות והאירועים,

זה נקרא להיתמם. הפנייה לא אליך אלא למשרד

התקנות מטומטמות, הם יכולים לשנות. שישנו את זה. אם אומרים שאפשר לעשות את זה מעבר ל-1,000 מטר, זאת עבירה על החוק. אני למדתי מחברי קואליציה אחרים. איתן, הקואליציה המחורבנת הזאת היא קואליציה שלך. תתקנו את התקנות

או שההורים לא יכולים לבוא כי הם לא גרים בטווח ה-1,000 מטר. זאת אמירה שאני אומר בצורה מפורשת למצלמות, ובעיניי זה אכן לא הגיוני. מצד שני,

גם אומר את מה שאמרתי לראש המל"ל,

מה לעשות, לשון החוק הנוכחית לא מאשרת את זה,

לכן, אנחנו נמצאים במצב של הכול או לא כלום.

כל הקואליציה כולל האופוזיציה אמרו שנכון לעשות את זה, נכון לפתוח את זה, אבל מרגע שנחליט לא לקבל את התקנות האלה או לא לאשר

אין לזה היגיון גם מלפני שבועיים. אין לזה שום הצדקה.

האם אנחנו מקיימים הליך ראוי? אם אנחנו מקבלים היום תקנות

לא.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, דיברת על ההליך הראוי, האם זה בסדר שדנים בזה עכשיו, יום ראשון,

לא אנחנו קבענו ולא אנחנו צריכים להחליט אם יהיה סגר או לא יהיה סגר.

אני אומר לכם שבדיוני הממשלה זה בא לידי ביטוי בצורה בולטת, גם בדיוני הקבינט. תמיד יש את הווקטור הבריאותי והווקטור הכלכלי. בווקטור

אפשר להגביל יותר התקהלויות. אני מזכיר שגורמי המקצוע במשרד הבריאות העלו את זה

פרופ'

גם פרופ'

זה לא אומר שאם תהיה סיטואציה כזאת, הדברים האלה יהיו ללא הגבלה. הם כן יהיו עם הגבלה פחותה וכמו שאמרתי בתחילת הדברים, צריך לזכור שנפגעות פה זכויות משמעותיות ביותר, לא רק הפגנות ותפילות. נפגעת זכות הקניין,

גם אותם אנחנו רואים מול העיניים כשאנחנו דנים בדברים האלה, לפחות ברמה

אתם בוודאי יכולים לבחון את זה לאור הנתונים מהיום.

כוועדה, מגיעים למסקנה, שלאור הירידה שיש היום בנתונים,

סגן שר הבריאות וגורמי המקצוע

וגם זה ישפיע על בריאותם הנפשית, חלילה הם יתאבדו או דברים כאלה. אלה שני מישורים שונים: יש מישור מדיניות ויש מישור משפטי. במישור המשפטי אנחנו קובעים מה הרף המשפטי המתאים למינימום, ובמישור המדיניות מוסמכת הממשלה לקבל

הממשלה ביקשה שיהיה חריג של דחיפות למצבים מאוד מיוחדים, וספק רב בעיניי האם בסיטואציה הזאת בכלל התקיים הדבר

כפי שאני רואה את זה,

הדחיפות אני חושב שזאת גם הייתה הכוונה של הוועדה הן בהתקיים נסיבות חיצוניות לא צפויות.

אתם יודעים שזה פוקע ואתם צריכים להיערך קודם לכן, תיקח בחשבון דבר אחד. גם יואב שאל קודם על בסיס הנתונים ואולי בכל יום ישתנו הנתונים. כשמדובר בקבועי זמן של שבעה ימים הרי קבענו את זה במפורש עד שבעה ימים

נחכה שיבואו חברים,

פרופ' גרוטו, אני מבקש לשמוע אותך גם לגבי נושאים שעלו כאן, גם בנושא

זה לגבי הנתונים וכמו שנאמר פה קודם לכן, אנחנו רואים שיפור בנתונים ומניחים שאפשר יהיה להגיע למדדים שאותם היינו רוצים קבענו מדדים ויעדים ברורים, מבוססים על נתונים אפידמיולוגיים ולא על שום דבר

אני לא יכול להגיד בדיוק בשלב הזה, אבל כרגע יש אצלנו דיונים להפריד ולאפשר לצימרים להתחיל לפעול לפני. אותו דבר גם לגבי המסחר, להכניס אותו כמה שיותר מהר. יכול להיות שגם פה תהיה הפרדה בין החנויות

זה כן מעבר לפינה ואנחנו כן שמחים שבסוף, בניגוד למי שאמר שסגר לא מוריד, הסגר עושה את העבודה שלו. אני שמח שרוב הציבור נענה ומבין והסיבה

אני מניח ומקווה שבאמת נראה ירידה עמוקה כמו שאנחנו רואים. צריך לזכור שהיו מספרים מאוד נמוכים של מאומתים אתמול, אולי המספר הכי נמוך מזה מספר שבועות,

לגבי נושא נתב"ג, אי-אפשר להצביע באצבע על איזשהו סיכון שקיים בכל מקום ומקום. אנחנו מקבלים אוסף של סיכון על סיכון על

אני מבין שאתה אומר: אם אלה יגידו, מה יגידו אלה? יתחילו פה קצת. זה לא עניין של מה יגידו. ניצן, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אמרתי בשלב הראשון שהרבה מהדברים

אני מבין את מצוקת קבלת ההחלטות, אבל אי-אפשר להתעלם מהעובדה שיושבת פה ועדה שלמה

ואומרת שעסקים קטנים היו צריכים להיפתח כבר היום. אי-אפשר להתעלם מזה. כשדיברנו בשבוע שעבר ושאלתי אותך מה דעתך על הסגר, אתה אמרת שדעתך המקצועית הייתה שצריך לפתוח 50% מהמשק,

בכל פעם משנים את בסיס הנתונים שקובע החלטה. אני עדיין לא קיבלתי תשובה איך היה כתוב 7,000, 8,000 בפני הקבינט.

אין בעיה. אפשר לעשות ממוצע שבועי.

יש היום בסיס נתונים ואני רוצה לדעת מה נתוני התחלואה היום.

תשאל אותו, אל תסבך אותי עם המספרים. אני לא זוכר בעל פה את החישוב של הממוצע השבועי לאחור. זה משהו שאני

מעניין. זה לעשות שקר בנפשנו. זה בסדר שהעסקים הקטנים ימשיכו להיות סגורים?

אלה שלא היו פה בחדר,

כל מי שנמצא כאן, היה אז.

אנחנו יצרנו את הפיל הזה?

אהה,

אני מבטיח לכם שאם אנחנו וכולם יעמדו בתוכנית שנגיש לממשלה, על כל השלבים שלה, בסופו של יום נגיע למצב שנוכל לחזור סוף סוף לשגרת הקורונה עם כללי הרמזור ועם סמכויות לרשויות. זה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, וזה בדיוק הכיוון שכולכם דיברתם עליו. יצאנו קצת מהאיזון הזה ואנחנו רוצים להחזיר את הדברים, ומשם להתקדם.

מבין את המצוקה של כל אחד ושל כולם, ואנחנו בהחלט אמפתיים ואכפת לנו. זה לא שלא אכפת לכם, ולכן כל הדברים שציינתם, בלי יוצא מן הכלל אני לא חושב שנאמר פה דבר אחד,

שייתכן וזה ייקח קצת יותר זמן הם דברים שנכללים בשלב הראשון של היציאה. איתמר, כבר היום מותר 10 אנשים בחדר סגור, רק אם הם לא עסקים. מה ההיגיון האפידמיולוגי בזה? כבר שאלנו את זה 100 פעמים. מה התשובה? אם תסתכלי טוב, זה רק באירועים מאוד מסוימים. ברוב המצבים זה כמעט לא אפשרי, אלא אם כן יש לך משפחה עם 10 נפשות.

אבל אפידמיולוגית - - - אם יש לך משפחה עם 10 נפשות, שגרות בשני בתים נפרדים, אסור להם להיפגש. בעצם זה נשאר רק למצבים מאוד מאוד מסוימים, כמו הפגנות שזה 20 איש בחוץ. מה מותר בפנים? בית כנסת גם אסור בפנים, אז המקום היחיד שאפשר לעשות את זה הוא בברית מילה.

אין כמעט מצבים שזה מתאפשר בהם. זה התאפשר בעבר. בעבר כן, אבל ברגע שסגרו את זה עם כל התקנות האחרות, אין כמעט אופציה של 10 אנשים בחדר אחד לשום שימוש.

יש על הנייר בקצה. זה לא דיון רציני עכשיו. כסיף, בבקשה. אם אתה נשאר לקטע של ההצבעות, אנחנו נודיע מחר מתי נקיים את ההצבעות. מי שרוצה להמשיך את הדיון עם שאלות ותשובות,

אין הצבעות היום? לפי הסתכלות שלי וגם דיברתי עם כמה וכמה חברים חלק לא חושבים ככה הצבעות לא יהיו היום. למה שלא נצביע? אני שם את כל יהבי להמשך הדרך. אפשר גם לא לדון בוועדת החוקה. אפשר הכול. למה שלא תהיה הצבעה? חברים, אני רוצה לומר דבר אחד. אנחנו נמצאים פה בדיון עם שאלות טובות. יש פה גם מטענים כבדים מהתנהלות וכולי. אבל יש דבר אחד שכולנו בחדר מבינים, והוא שכאשר קשה לכולם, נמצה את השלב הזה. אנחנו יודעים שהשלב הבא יש כוונה של הממשלה, וזה נאמר פה מכול הכיוונים, לרדת מזה. ואם הכוונה לא תבוא לידי ביטוי? אני מקווה מאוד שהיא תבוא לידי ביטוי. ואם היא לא תבוא לידי ביטוי, מישהו יצטרך להסביר. מה הקשר לתהליך שמתקיים פה? התהליך בסדר גמור. התהליך שלנו שונה מהממשלה. בקשתי אליך, תקיים על זה הצבעה. אני נגד התקנות האלה, כפי שהן מוצגות. אני אקיים את ההצבעה מחר, כנראה, בעזרת ה'. למה?

ככה. לא, אין ככה, יעקב. דיברתי עם כמה וכמה חברים מכל מיני סיעות, אופוזיציה וקואליציה, וזה מה שהחלטתי. מי באופוזיציה נגד? סליחה, אני לא מבין. מה זאת אומרת ביום שלישי? בואו לא נעשה בכלל, לא נעשה הצבעות פה. מה זה קשור? אתה עדיין בתוך מסגרת - - - שצריך לאשר את זה? כן, כן. היה פה השר קיש, שאמר לנו שמחכים למידע. נראה לי שגם לנו חשוב לקבל את המידע הזה. איזה מידע? על מה אתם מדברים? אם להאריך או לא להאריך את זה. על איזה מידע אתם מדברים? עלה פה עכשיו הסיפור הזה, לאיזה מידע מחכים? תגיד לי, איפה אני נמצא? אני עובד עכשיו בממשלת ישראל? יש פה ועדה שנקראת ועדת החוקה ויש לה תפקיד.

מבחינתי, וזאת הדעה שלי, אני לא עוצר את הסוסים באמצע הריצה.

אלה לא סוסים אלא חמורים, ואפשר לעצור אותם. אצלך זה חמורים, שלי סוסים, אחד צולע ואחד לא צולע.

אני יודע שאנחנו נמצאים בתוך תהליך שאני מבין אותו. לא מבין אותו לדקויותיו. יש דברים שאני גם חושב שהיה צריך לעשות אותם אחרת, וגם אמרתי מה. אבל אנחנו יודעים גם מה האילוצים שמסתובבים בחדר הזה, וכולכם יודעים את זה. האשמה היא של כולם בעניין הזה.

אל תחפש אשמה פה אצל כולם. אל תגיד לי לא כולם. אל תחפש אשמה אצל כולם. יעקב, יש פה יותר מדי שיקולים זרים. חברים, מותר לכם לחלוק עליי, אני רק אומר שהממשלה אמורה להתכנס ואני ביקשתי ממזכיר הממשלה, שהממשלה תתכנס מחר, מצידי באמצע הלילה, ותחליט את ההחלטות שלה כדי שביום שלישי נוכל שיהיה לנו זה.

איך זה קשור לתהליך שמתקיים כאן?

סליחה, היו כבר כמה וכמה פעמים, שרציתי לקיים דיונים נורא דחופים, ואמרו לי שדווקא ביום ראשון זה לא מתאים לחלק מחברי הכנסת. מה הקשר לזה עכשיו? על מה אתה מדבר? מחר אנחנו נמצאים פה ומחר נצביע.

בואו נצביע על התקנות אחרי שהן כבר יפוגו.

איפה הוועדה הזאת נמצאת בכלל, עם הפיקוח הפחות טוב שהיא יכולה - - פיקוח זה גם דיון, הוא לא רק הצבעה. אני רוצה לשקול את הדברים. אתה באת מוחלט, אני לא. אני לא מוחלט על כלום. אני מוחלט על זה שצריך לקיים הצבעה. אז אני אומר, שלאחר שדיברתי עם חברים בוועדה - - - איזה חברים? איפה החברים האלה? אפשר לדעת עם מי דיברת, יעקב?

עם החברים שלא באו מהקואליציה? לא, לא, לא. דווקא עם אלה שבאו.

מי נמצא פה עכשיו ואמר לך: תשחרר, לא צריך הצבעה. אם אתה לא מאמין לי היית פה, אלא אם כן נרדמת. תגיד לי מי. גם ניצן הציע, גם איילת בשיחה איתי אמרה את זה, גם גינזבורג, גם אני חושב ככה, גם אוסאמה חשב ככה עד לפני שעה, ואני חושב שהוא חושב גם עכשיו.

אתה אומר שלמעט קארין ויואב, כולם לא רוצים להצביע. לא אמרתי שהם לא רוצים בזה. יואב, עשה לי טובה, עם כל הכבוד, הבנתי. שמעתי. איילת שקד רוצה לשאול. אפשר להצביע. אתה הופך אותי כאילו אני סתם אומר. אז אל תיתנו ליעקב לספר סיפור שהוא לא נכון. הוא לא סיפר, הוא אמר את זה כאן לפרוטוקול. הוא לא חייב לעמוד על זה. הוא אמר את דעתו ומותר לו.

עופר כסיף, בבקשה, שאלה

לפני פחות משעתיים התפרסם מכתב ששלחו 200 רופאי קהילה מקופות החולים השונות בארץ, ואני מניח שגם פרופ' גרוטו קיבל אותו. הוא נשלח גם לפרויקטור וגם לשר הבריאות. אני לא אצטט, כמובן, את כל המכתב, אבל הם כותבים שם כרופאי קהילה, וזה הדבר החשוב: "יש חוסר קוהרנטיות ובהירות של דוברי משרד הבריאות. הנחיות מבולבלות, שלעיתים קרובות הרופאים, קל וחומר החולים, אינם מבינים. יש נתק מוחלט בין מה שאנחנו כרופאי הקהילה רואים ומבינים בשטח, לבין מקבלי ההחלטות." בעקבות זאת הם אומרים, ואני מצטט: "לא נימנע מסגר שלישי אם לא נשנה את אסטרטגיית ההתמודדות". אני רוצה לשאול, פרופ' גרוטו, פונים 200 רופאים, אומרים שיש חוסר קוהרנטיות, שיש כאוס, שיש חוסר הבנה של הרופאים עצמם, קל וחומר של חולים.

מי נכנס לבידוד, מי לא נכנס לבידוד. הם מתריעים מסגר שלישי ומגל שלישי. והכי חמור, הם מתריעים מנתק מוחלט, כלשונם, בין מקבלי ההחלטות לבין הרופאים. אני רוצה לשאול, פרופ' גרוטו, לאור הדברים החמורים מאוד האלה, מדוע יש התעקשות לדבוק בתקנות ובהחלטות שלא רק שהן לא מוכיחות את עצמן, אלא הן מוכחות ככושלות. רופאים יוצאים נגד זה. אני מנצל את ההזדמנות, בגלל דברי היושב-ראש, כשיש בעיה עם מקבלי ההנחיות, חלק מהבעיה היא פה, בוועדה הזאת. כאשר לא מקיימים הצבעה במועד הראוי, שזה היום, זה חלק מבעיה בקבלת החלטות והנחיות. הרופאים בשטח יודעים מה קורה. חברים, תסלחו לי על הבוטות, קיבינימט. אנחנו רוצים להיאבק במחלה ולא נותנים לנו. אנשי המקצוע אומרים מה צריך לעשות, ולא רוצים להקשיב. תן לו לענות, הוא גם איש מקצוע. אם הרופאים האלה כותבים את מה שהם חושבים, כנראה זה מה שהם חושבים ואין לי מה להתווכח איתם. אני לא חושב שזה המקום הראוי להתווכח איתם.

אני איש מקצוע במשרד הבריאות ויש אנשי מקצוע טובים שמבינים את העניין. אני חושב שאנחנו כן רואים את התוצאות של המאמצים שאנחנו עושים, בין אם זה בשיפור מערך החקירות, בשיפור יכולת המעבדות, בשיפור יכולות בתי החולים ובשיפור הטיפול שניתן לחולים בקהילה. - - - מטפלת בלמעלה מ-60,000 חולים בקהילה, והזה הישג ראוי וייחודי למדינת ישראל, כי ברוב המקומות הרבה מאוד מהחולים האלה לא מגיעים לאשפוז, אבל אצלנו יש מערכת קהילה חזקה ורופאי משפחה מצוינים. יכול להיות שחלקם מרגישים כך ואם זאת ההרגשה שלהם,

זאת ההרגשה ואני לא מתווכח עם רגשות של אנשים. אני בא מכיוון מקצועי ואומר שבראייה האישית והמקצועית שלי, הדברים נעשים בצורה נכונה וטובה. לא שלא עשינו טעויות לאורך הדרך, למשל בנושא החזרה המהירה, בנושא המסכה שלקח זמן להטמיע אותה.

גם נושא הבדיקות הלך בהתחלה יותר לאט, והיום הוא רץ בצורה יותר חלקה ומשומנת. יש הרבה דברים ששופרו לאורך התקופה. לא היינו מושלמים, אבל אני חושב שבסופו של יום, גם בתוצאות שאנחנו רואים היום, גם ביכולות שלנו לנהל את המחלה, וגם ביכולות שלנו להשפיע עליה, העבודה נעשית. אנחנו חושבים שהכיוון שאנחנו הולכים בו עכשיו הוא כזה שאם היינו מתייעצים עם כל מדינה אחרת בעולם, היו אומרים לנו ללכת כך ואולי לא מספיק קיצוניים כי לא עושים סגר מספיק מהודק. תודה, תודה. איילת, בבקשה. פרופ' גרוטו, יש לי שלוש שאלות. שאלה ראשונה בעניין העסקים הקטנים, וזה לא רק לך. זה לכולם. העליתי את הסוגיה הזאת בשבוע שעבר וכולם הסכימו איתי. אלה היו התקנות ולא הצלחנו לשנות אותן. יואב, אני פשוט חושבת איך אפשר להשיג משהו.

שנצליח לא רק סתם להצביע, אלא נצליח להביא משהו ממשי. יעקב, הם רוצים להאריך את התקנות עד יום ראשון, אבל את ההארכה צריך לעשות ביום שלישי. ביום שלישי, כשהם מאריכים, שיחריגו עסקים קטנים עד 10 אנשים. זו הייתה הבקשה שלנו וזאת הייתה רוח הדברים שנאמרו כאן. אני מאוד מקווה שאם לא יגררו לזה

לאו דווקא הפגנות תכף יהיו עוד אנשים שיעלו בזום וכל אחד ידבר על הדברים שלו. אתם מגיעים לכדורגל ואחר כך לזה ולזה. מה זה אתם? אנחנו, גם אני. גם אני מגיע לזה וגם אני רוצה עוד אלף דברים. אני אומר דבר אחד: גם באותו לילה יכולנו להגיע לקונצנזוס, אבל הבעיה היא שאף אחד לא מאמין שזה ייעצר שם,

לא אני הבאתי את ההחלטה הזאת ככה, לא אני בניתי את חוות הדעת המשפטיות. זהו, זאת התשובה שלי לשלוש השאלות שלך. שתי שאלות נוספות. בימים שאין בהם כמות בדיקות גדולה זה קרה בשבת, אבל זה קרה גם בימים אחרים כשראו שיש ירידה במספר האנשים שרוצים להיבדק למה לא לעשות פרויקטים של טבעות סטריליות? לקחת עיר ולבדוק אותה באופן יזום. אתם רואים כמה בדיקות יש בכל יום, ונניח אתם משערים שהשבוע ביום מסוים יהיו פחות בדיקות. לקחת פעם בשבוע עיר ולבדוק את כולה, לפחות את מי שמוכן להיבדק באופן יזום ולא כבדיקת סקר. הרי באופן תיאורטי, אם היו לנו מספיק בדיקות לכל המדינה, היינו בודקים את כולם תוך שבועיים, עושים בשבועיים האלה סגר וגומרים את הסיפור. זה לא היה עובד, חברת הכנסת שקד, גם אם היינו בודקים את המדינה. רק אם היינו בודקים את המדינה כל יום,

9 מיליון בדיקות, אולי זה היה יכול לעבוד. ואין שום ערך לעשות סקר בעיר. זאת המצאה. מי שאומר את זה, שיידע שזאת המצאה. אפשר לעשות כל מיני דברים ואנחנו עושים בדיקות סקר גם בשבתות. עושים בהרבה מאוד מקומות בדיקות סקר, גם בערים ירוקות וגם בערים אדומות.

אבל אל תשכחי שבסוף צריך שאנשים יבואו. אנחנו פותחים תחנות, אומרים לכל מי שרוצה שיבוא, ברוך הבא, אבל אנשים לא רוצים לבוא כי הם לא מבינים את החשיבות של זה. אי אפשר לקחת אנשים ולהכריח אותם לעשות בדיקות בכוח. אתם צריכים לרתום את ראשי הערים. אתם צריכים לקחת ראשי ערים שיש איתם שיתוף פעולה טוב, ושיש להם יכולת מנהיגות בעיר. להגיד לראש העיר: בוא תגרום לתושבים - - - לא הבנתי את ההצעה. ניקח את פתח תקווה כדוגמה ונבדוק את כל פתח תקווה ביומיים. את אלה שיצאו חיוביים נשלח לעפולה אני לא יודע כמה אלפי חיוביים יצאו שם. ועכשיו נחסום ונסגור את פתח תקווה לשבועיים כדי שלא ייכנס אף אחד? לא הבנתי את הפתרון. אם ביום אחד אתה בודק את כל פתח תקווה, ומוצא שם,

500 חולים, כולם ביחד נכנסים לבידוד ואתה כן מצליח לנקות את העיר.

זה לא הרמטי וכמו שאתה אומר, אנשים מתערבבים, אבל אם יש לך בדיקות, למה לא לנצל את זה גם ככה? למוחרת יהיו עוד 500. לא ניכנס שוב לנושא הבדיקות. אני לא חושב שבדיקות סקר לא מכוונות. בדיקות סקר מכוונות ובדיקות כלליות לערים שלמות זה לירות באפלה. לבזבז הרבה תחמושת על מעט פגיעות בכדורים. דבר נוסף, בעניין אילת, דיברנו עם סגן השר על מתווה ספציפי לאילת. אילת היא סוג של אי, שכל הכלכלה שלה בנויה על תיירות.

לפי ראש העיר, יש 70% אבטלה בעיר אילת, ב-30% ממשקי הבית שני בני הזוג לא עובדים או בחל"ת או מובטלים. אם נחכה למתווה של פתיחת המלונות זה בערך בעוד חודשיים העיר נהרסת. ממש נהרסת. ראש העיר הציג איזשהו מתווה לאילת גם לעשות יותר בדיקות, גם שאנשים בכניסה יצטרכו לתת הצהרת בריאות. כמו שדיברנו קודם על הצימרים, והסכמת איתנו שאין סיבה לחכות עם הצימרים למלונות, אפשר לפתוח אותם קודם. רק תני לי לוח זמנים לכל הדברים האלה ביחד. עלו פה כל כך הרבה דברים טובים, ויש לי הרגשה שאנחנו מסמאים את עינינו של עצמנו. מי יכול להגיד לא על דבר כזה, ומי יכול להגיד לא על דבר אחר? אני אומרת שצריך להסתכל על כל פעולה, אם יש בה באמת בעיה. אם

היה ויכולנו לעשות את זה, היינו עושים את זה. הבעיה היא שאין לדבר סוף. יש את זה ויש את זה ויש את הבגרויות ואת הכדורגל, יש את אילת. דיבר איתי ראש עיריית אילת העיר קורסת. קורסת. לא לעזור להם? בוודאי לעזור להם. זה עוזר להם ככה? הוא הציע מתווה. לא תיתן להם כלום? ככה זה עוזר? תן להם משהו. זה פופוליטיקה. זה לא פופוליטיקה, זה החיים שלהם.

את יודעת, ברוך ה' יש לי אמינות מדינית ופוליטית. אני אומר את זה בתסכול. בניגוד ל-? לא בניגוד לאף אחד. הפוך, ביחד עם. אני אומרת שהם יכולים להפעיל חיתוכים יותר עדינים, עם מחשבה למה יש הצדקה אפידמיולוגית ולמה לא, ולאו דווקא חיתוכים גסים. בחיתוכים עדינים אפשר יהיה אולי להציל יותר משפחות שיוכלו להמשיך להתפרנס. השאלה היא על אילת, פרופ'

יש היום חברות שעושות בדיקות מהירות. אני יודעת שגם אתה, גם סגן השר וגם השר בקשר עם חלקן. חלק גם אני הפניתי אליכם. אלה חברות שגם עושות בדיקות PCR מהירות, כלומר בדיקת PCRביתית, כמו בדיקת היריון. אפשר למכור את הערכות האלה בסופר-פארם. הן לא מדויקות כמו PCR, הן קצת פחות מדויקות, אבל עדיין זה עדיף. הרבה אזרחים היו שמחים לקנות בדיקות PCR בסופר-פארם, ולעשות אותן בזמנם הפנוי. חברה אחת שאני שמעתי עליה נקראת BATM. מה עם זה והאם מתקדמים כדי לאפשר בדיקות PCR ביתיות? נפגשתי עם חברה שיש לה בדיקה מהירה ביריקה. מגרגרים ויורקים לתוך מבחנה, ומייד במקום אתה יודע אם אתה חולה קורונה או לא. כרגע זה בשלבי ולידציה ועוד לא ב-deployment, אבל דבר כזה יכול לפתור לכולנו את הבעיות. ערכה כזאת עולה 800 דולר, ואפשר לעשות איתה אין סוף בדיקות. נניח שבכל בית ספר יש ערכה כזאת, וכל בית ספר יכול להרשות לעצמו ערכה כזאת ב-800 דולר, ולבדוק פעם בשבוע-שבועיים את כל התלמידים. בדיקות מהירות הן כן פתרון כדי לנהל שגרת חיים רגילה, עד שיגיע החיסון או לצד החיסון. השאלה היא איפה עומדות החברות האלה מבחינת הבדיקה שלכם. אני מסכים איתך, חברת הכנסת שקד, ואני מתעסק בזה מתחילת האירוע. אנחנו גם בפיתוח של בדיקות מייצור ישראלי, ויש מספר חברות שנמצאות בשלבים מאוד מתקדמים. גם בבדיקות מתוצרת חוץ אנחנו נערכים להזמנה של כל מיני בדיקות. צריך לזכור שיש קצת בעיות אמינות, ובדיוק עכשיו הזמנו בדיקה והיא כבר נמצאת בשימוש. יצא פרסום בעולם שעושים לה recall כי יש איתה בעיות למיניהן, אז צריך לעשות את זה בזהירות. ה-FDA וכל הגופים מאשרים מאוד מהר בדיקות, ואחר כך פתאום מסתבר שיש שם טעויות, אז צריך לקחת את זה בזהירות ולבדוק את זה. אנחנו בהחלט עושים את הבדיקות, ואני מעריך שתוך זמן לא ארוך נהיה כבר עם טכנולוגיות, כנראה מתוצרת הארץ, עם בדיקות שאפשר יהיה לעשות בכל מיני מצבים כאלה ואחרים. מבחינתנו, זה הפתרון שיקדים את החיסון. את בהחלט צודקת ואני יכול גם לעדכן באופן נפרד. מה לגבי אילת? אני חושב שאפשר לחשוב על אילת. כמו שאמר סגן השר, אנחנו מנסים לחשוב על פתרונות. בדיקות לבד לא יפתרו את זה כמו שאמרת בעצמך, וכנראה צריך עוד דברים לעניין הזה. אנחנו בהחלט חושבים על זה ומודעים למצב של העיר אילת, אבל מצד שני לא היינו רוצים לפתוח, שכולם ייסעו לשם ויהיה בלגאן שלם. חשוב מאוד שתהיה הקפדה על התווים הסגולים וכל הדברים האלה, ולצערי לא כל כך עמדו בזה בקיץ, כמו שראינו. אנחנו צריכים למצוא לזה פתרון יותר החלטי ויעיל. רק בדיקות לא יעזרו לנו כדי לנטרל את כל התחלואה שם. תודה. חברים, אלי אבידר ביקש רשות דיבור, ואני רוצה לומר שאני מקווה שנמצאת איתנו אפרת ממשרד האוצר, לגבי התקנות של העבודה. אני אתן את רשות הדיבור קודם לחבר הכנסת עמית הלוי, אחריו אלי אבידר ואחריו אפרת. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לעזור לך בענייני פילים ואין לי שאלה לפרופ' גרוטו. אני חושב שהפיל לא בחדר, הפיל נמצא על החדר. אנחנו מתמוטטים כאן תחתיו ולכן אני אומר ליואב, מכיוון שהתרעתי כבר בשבוע שעבר שהדרישות הצודקות האלה לא יעברו את הסף, שלצערי הפיל שעליו דיבר היושב-ראש - - - זה לא פיל אחד, זה כמה מילים. בכל פעם כל אחד מביא את הפיל שלו.

אני אומר לך לאיזה פיל אני מתכוון. אני מתכוון להכרעה העקרונית שהייעוץ המשפטי

ולצערי הממשלה נגררה אליו, להעדפת זכות אחת על פני אחרת. זה החטא הקדמון, יואב. ברגע שהעדיפו את הזכות להפגנות, החריגו אותה גם במצב החירום הרגיל ולא רק במצב החירום המיוחד. אחרי זה אתה מגיע, ובצדק אתה שואל מה הבעיה לפתוח עסקים קטנים עד 10 אנשים? אומרים לך: המרור והמצה כפופים פה ביחד. מלכתחילה אמר את זה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

זה לא חוק שאני הבאתי. הממשלה הביאה את החוק, הממשלה שאתה חלק ממנה, לא?

אני אומר שהפיל שבחדר הוא אותה דרישה שלוותה פה בכל מיני קלישאות של הייעוץ המשפטי, השוואה בין הפגנה לתפילה, ליהודית ודמוקרטית. לא, זה בכלל לא העניין.

רגע, רגע. מספיק. מיצינו כבר. הוא לא דיבר היום מילה.

הוא לא היה, איך הוא ידבר? כסיף, כבר כתבת ספר.

הסיבה לכך שנדרשנו לחוק חירום מיוחד היא כדי לומר שרק בחירום מיוחד לא חירום מיוחד בגלל שהתחלואה היא של 8,000 נדבקים או אחוז מסוים אתה סוגר את כל המשק ואתה תאפשר את זכות ההתקהלות. את זה הממשלה אמרה. עמית, אתה מתבלבל, אנחנו לא בממשלה. הם גם מתנגדים לזה. אני

מה אני מבין בממשלה? בואו נצביע וזהו. בהקשר הזה הייתם צריכים להיות כאן איתנו, ולא לאפשר להידרדרות הזאת בחסות ייעוץ משפטי,

לפגוע בשוויון הדמוקרטי. אתה מבין? הייעוץ המשפטי זה האויב החדש. מותר לו להגיד את דעתו. אתם כל הזמן אומרים לחברי הקואליציה לבוא לפה, עד שכבר הגיע אחד, לא תיתנו לו לדבר?

הבנתי, בגללנו הם לא באים.

לא, חלילה. בזכותכם הם באו. כבוד היושב-ראש אמר קודם שהוא מסתכל בבוקר במראה, אבל אלה שלא מגיעים הם אלה שלא יכולים לעשות את זה. יעקב, אין לנו שום דבר נגד עמית הלוי. אנחנו שמחים לשמוע אותו.

אל תנסה לסכסך בינינו. חבר הכנסת אשר, אני יכול לסיים? אני פשוט רוצה להמשיך לקדם את נושא הבדיקות. אפשר לשחרר את פרופ' גרוטו? אלי, יש לך שאלה אליו?

אני רק רוצה לתת לו חיבוק. כשיהיה מותר אני אתן לו. אתה משוחרר בערבות עם חיבוק של אלי. אפרת על הקו? בעוד דקה. עמית, תסיים. אני מסיים ואומר שהחטא הקדמון הוא באפליה בין הזכויות שאנחנו כאן אישרנו. יצרנו מצב מלאכותי, שכאילו צריך להגיע לחירום מיוחד כדי לשלול הפגנות, וזה צריך להיות מתוקן. או שהוא יתוקן בחזרה לתקנות לשעת חירום שהממשלה תהיה גמישה להחליט זאת הייתה יכולה להיות הדרך הכי טובה,

גם מצב החירום. לא מצב החירום המיוחד, בו נוכל לייצר את הגמישות שאותה בדיוק אתה דורש, יואב סגלוביץ', ולא את המצב שבו כורכים את הכול במין איזו אפליה מטופשת ולא דמוקרטית של זכות אחת. שוב אני אומר, לא מנעו פה את כל מה שביקשו, מנעו ערוץ מסוים של התקהלות. לא, לא, לא, זה קשקוש ואתה יודע את זה. תודה, תודה. אלי אבידר, בבקשה.

לפעמים צריך לחזור לתואר ראשון, ללימודי לוגיקה. תראה מה נאמר פה: אנחנו עצרנו את המשק כדי להגיד שאפשר לפגוע בזכות ההפגנה. מי אמר לך לפגוע בזכות ההפגנה? מי אמר לך בכלל לסגור את המשק? אנחנו אמרנו לך לסגור את המשק? אנחנו אמרנו לך: אל תסגור את המשק. אנחנו אמרנו לממשלה מהיום: הסגר הזה לא יביא שום דבר, חוץ מאשר יזרוק מאות אלפי אנשים לאבטלה.

יעקב, חשוב לי להגיד ואל תיפגע, בבקשה. אני אומר את זה בחברות. ההתנהלות כאן בוועדה הזאת, ועצם העובדה שאתה לא מביא את זה להצבעה היום - - שערורייה. - - היא לא רק שערורייה, היא עדות מוצקה למה היינו צריכים ללכת לבג"ץ.

הלכנו. ולמה גם ההתנהלות בוועדה הזאת - - - אגב, מה קורה שם בבג"ץ? אני אעדכן אותך. יש לי דברים שכרגע חשובים לי יותר, אבל אני אעדכן אותך. אני כן רוצה לומר לך שההתנהלות של הוועדה בצורה הזאת, שלא התכנסה ביום חמישי למרות שהיה צריך לכנס אותה אתה בחרת שלא לכנס אותה. כינסת אותנו היום, משכת דיון על אותם דברים שכבר דנו בהם. שום דבר חדש לא נאמר פה. שום דבר חדש. כולנו אמרנו את אותם דברים, ולבסוף החלטת שההצבעה תהיה מחר. אז אני רוצה לומר לך את הדבר הבא, יעקב,

לעצור את המשק הישראלי ולזרוק מאות אלפי אנשים לאבטלה, רק כדי שמישהו לא יפגין בבלפור. אסור היה לפגוע בפרנסה של אנשים בצורה לא הגיונית, כדי למנוע את זכות ההפגנה. אני רוצה להגיד לך שיש לי ביקורת גם על חבריי באופוזיציה, שחשבו שזה בסדר לעשות הפגנות ממונעות בלבד, כי אין שום בעיה אפידמיולוגית עם זה שאנשים ייסעו ברכב. אז אני אומר לך: לא, זכות ההפגנה היא זכות ההפגנה, נקודה. לא עם רכב, לא עם מטוסים ולא עם עפיפונים. בכל האפשרויות. אני שואל אותך שאלה, אם היה מגיע עכשיו רק נושא העבודה, בלי נושא ההפגנה, ונניח שאין חוות דעת משפטית של אף אחד ואנחנו קובעים, מה היה מצביע כבודו? כשהיה מגיע, הייתי אומר לך מה הייתי מצביע. עד אז, תצטרך להישאר עם השאלה הזאת פתוחה, ועם רצונך הבלתי מסופק. אני יודע להכיל ולבלוע הכול, אבל עם כל הכבוד, יש גבול גם לציניות. אנחנו נאבקנו פה כולם, כתף אל כתף. אני נאבקתי לא פחות, כולל טלפונים מאחורי הקלעים. הגעתי לייעוץ המשפטי הכי - - - יעקב, אתה רוצה שאני אנהל את הישיבה ואני אתן לך לדבר? עשיתי את הכול באותו לילה כדי לשחרר את העובדים האלה. ואתה יודע טוב מאוד שלא אנחנו. אני לא. יעקב, יעקב, תרשה לי, בבקשה. אם היית אתה, וקשריך הטובים, מודיע לאותם אנשים שנמצאים ועושים את זכותם הדמוקרטית, על שבועיים, אפשר היה לשחרר את העניין של העבודה. אולי לא הייתה רפואה משלימה.

אתה הופך את היוצרות. ברשותך, יעקב, אני רוצה לסיים. זאת האמת. אני רוצה לומר משפט סיום ולשחרר אתכם מהדברים שלי. הדבר המשמעותי, כל הסיפור של הסגר. אתה חושב שאין לי שאלות לשאול את פרופ' גרוטו? אתה חושב שאני לא רוצה לשאול אותו כמה בדיקות התבצעו אז, כשהכריזו שהשמיים נפלו, ולמה עכשיו יש רק 10% מכמות הבדיקות? אתה חושב שאין לי את הזמן לשאול את זה? אבל לא, אני לא שואל את זה.

כי זה כבר לא רלוונטי. היה פירוט שלם. הרלוונטיות פשוטה לחלוטין. אבל זה לא נכון, היה פה - - - אני לא הדובר. יעקב, בוא נצביע. לא מצביעים היום. למה לא? אמרתי כבר, כבר ניצן הלך. ריבונו של עולם, תן בי את הסבלנות ואת הכוח להמתין בסבלנות עד שכבוד היושב-ראש יסיים, כדי שאסיים משפט. אמן. מישהו רצה לצאת לבחירות מבלי שיהיו לו הפגנות, מישהו רצה לצלוח את חול המועד סוכות, כדי שחול המועד סוכות לא יהפוך חול המועד סוכות לדמוקרטיה, כדי שלא יגיעו 400,00-300,000 איש במהלך החופש לבלפור. מישהו רצה למנוע את זה. בדרך, ללא מצפון וללא שום רגש, דרס ברגל גסה פרנסה של אנשים בצורה לא הגיונית, בלי שום היגיון

וכרגע, יעקב, אתה שותף לזה. אתה הכשרת את הדבר הזה, ואני לא רוצה לתת לו את ההגדרה. אתה הכשרת את זה, ושאף אחד לא יטיף לנו מוסר על זה שהיועצים המשפטיים הם הלכו לקראתכם, הם עשו לכם את העבודה, הם הלכו והצדיקו לכם את העבודה. הם עשו דברים שאני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליהם, רק כדי לא לפגוע בעובדי ציבור. הם עשו לכם את העבודה, הכשירו לכם את השרץ. אתה בא אליהם בטענות?

הם דרשו את זה, אלי. יש חוות דעת, תקרא. הם לא דרשו את זה. אני רוצה לומר את הדבר האחרון, זה לא יעזור לאף אחד. גם אם תפטרו את מנכ"לית משרד האוצר, ופיטרתם את ראש אגף התקציבים, והחלפתם את החשכ"ל, מצידי תנו ליאיר נתניהו זכות חתימה על התקציבים. זה לא יעזור, אנשים נשארו בלי פרנסה, יותר ממיליון מובטלים. אתם תשלמו את המחיר בקלפי. אף אחד אחר לא. תודה רבה.

אני גם מבקש הצבעה, יעקב. הצבעה. הצבעה, יעקב. יש פה רוב בוועדה להצבעה. יש שני דברים. קודם כל, הודעתי קודם שלא תהיה הצבעה. אז מה אם הודעת? ואני חוזר על כך שוב. יש רוב בוועדה להצבעה. ההצבעה תהיה כנראה מחר ויודיעו.

אתה הופך את הוועדה לקרקס, אתה הופך את הוועדה לכלי שרת בידי הממשלה. זה לא יכול להיות. עופר, עופר. יעקב, תן לי סיבה. הרי אתם כל כך דואגים לעבודה, אז בואו נשמע, בבקשה, את משרד האוצר שמכין את התקנות לגבי נושא העבודה.

המנכ"לית המתפטרת או לא? נשמע אותה, ואני אומר שוב, ההצבעות יהיו מחר. אבל אני רוצה לדעת למה. אחרי שהיא תסיים. אפשר לדעת לפני למה. הסברתי קודם. לא, לא הסברת לי. הסברתי לך. אני לא שמעתי הסבר, יעקב. אני אומר שוב, שאת ההצבעות האלה אני אעשה מחר, נקודה.

יעקב, אנחנו לא סטטיסטים. אנחנו לא סטטיסטים, יעקב. אנחנו רוצים תשובה. חברי ועדה שונים חשבו בדעתי, ואני גם בעד.

אמרתי ולא אחזור על זה. זה לא קשור. יש לך פה רוב שכן בעד ההצבעה. אתה רוצה, תשמע את כולם ולא את מי שבא לך. קודם כל, יעקב כן נתן הסבר. הוא כיבה את המצלמה. בלי מצלמה אני אגיד לך כמה דברים. אני אגיד לך רק דבר אחד, שאתה כן נתת הסבר. אנשים לא מבינים אותך. אתה אמרת את ההסבר הממשלתי הרגיל ככה. לא אמרתי ככה. אפרת, בבקשה. בשבוע שעבר הייתה ישיבת ממשלה, שבה כל הממשלה פה אחד החליטה שהיא מבקשת להאריך את התקנות של שהיית עובדים במקומות עבודה, עד ליום 14 באוקטובר, בדיוק כמו שאר התקנות, למשל התקנות שדנתם בהם לגבי שהייה במרחב הציבורי. רק ביום שני, דהיינו מחר, תהיה ישיבה נוספת לגבי המשך הדרך אחרי שיהיו נתונים. בהתאם להחלטה הזאת, העלינו טיוטת תקנות, שהתבקשה להאריך את התקנות עד ל-14 - - - אנחנו עוזבים את הוועדה,

כי אין לנו שום השפעה. אני מאפשר לך, כבר שעה אני רומז לך. יעקב, אנחנו סטטיסטים. אין לנו מה לעשות פה אם לא נותנים לנו לעבוד. לצערי, אתה לא נותן לנו לעשות את העבודה שלנו לטובת הציבור. אתה לא נותן לנו לעשות את העבודה לטובת הציבור, עם כל המחלוקות. כשאתה מחליט באופן חד-צדדי, שרירותי ובלי נימוק לא לתת הצבעה, אתה גורם לנו לא להיות פה. וזאת בושה. בושה וחרפה. - - - המצב שהיה הוא שיהיה, שעסק כזה לא יצטרך לעמוד בתנאי התו הסגול. הבהרנו את זה בנוסח, שזאת הייתה הכוונה, כדי שלא תיווצר פה אי התאמה.

האם יש בכוונתכם להמליץ על שחרור של דברים? במיוחד אותה נקודה שדיברנו עליה בעסקים הקטנים שלא מקבלים קהל עד 10 אנשים? כבר אז הם אמרו שהם נגד ההגבלה. עמדת האוצר, ואתם בטח קוראים אותה, היא בוודאי העמדה הזאת. בסופו של יום יש החלטת ממשלה ואנחנו נעלה את זה, כמובן. תהיה מחר ישיבת קבינט, שבה השרים יגבשו את העמדה הממשלתית. עמדת האוצר בוודאי תהיה שם והיא תהיה כזאת. מה יוחלט? אני לא יכולה לדעת היום. האם יהיה מיקוד על דבר אחד? אם יש אפשרות לעוד דברים, אז בשמחה רבה. אבל אם לא, שלא יהיה מצב שבו יגידו שגם זה לא בגלל שאין דברים נוספים, אם זה בכלכלה או אם זה בהפגנות, שם לא יכולים להתאפק שבוע-שבועיים או בדברים אחרים. זאת השאלה שלי. עמדת שר האוצר, כפי ששמעתם אותה גם בשבוע האחרון, מנותקת מעניינים אחרים. העמדה היא טובת המשק והאיזון בין מה שנכון לפתוח מבחינת הגנה על המשק, על בעלי העסקים, אל מול מקדם ההדבקה.

העמדה של האוצר הייתה מלכתחילה לפתוח את העסקים שלא מקבלים קהל, כי גם ממד ההדבקה שם מאוד מאוד נמוך, וגם יש פה סיוע ניכר לבעלי העסקים. האם זאת העמדה שתתקבל או לא? אני לא יכולה לנבא, כמובן. יהיה קבינט ושם יוחלטו הדברים. תודה רבה. אני גם יוצאת. לפני שאני זזה, אני רוצה לשאול. האוצר חושב שצריך להשאיר את כל המגזר הפרטי פתוח, זה שלא מקבל קהל.

אני יודע, אבל אני אומר דבר אחד, ואת זה אני מנסה לחדד כל הזמן. זה שם המשחק פה וכולנו יודעים את זה, האם יידעו לקחת את הדבר שהכי זועק לשמיים ולפתור אותו, ואחר כך לראות איך פותרים דברים אחרים? אני חושש שכל המקהלה, לפחות חלק ממנה, לא מתכוונת דווקא לעבודה. הם רוצים את העבודה, אני מאמין לכולם. אף אחד לא אומר שקר בדברו, אבל ביום שזה יהיה, יגידו: אז למה לא זה ולמה לא זה? יעקב, הממשלה מתכננת לפתוח ביום ראשון את כל המגזר הפרטי שלא מקבל קהל.

השאלה היא האם אפשר לעשות ביום שלישי - - - להגביל את זה לאותם מקומות קטנים עד חמישה אנשים. זאת בדיוק הנקודה שאני מנסה לחתור אליה, ולצערי הרב לא כל חברי הוועדה שם. מה לעשות? זה הפיל או הפילה בחדר. נמצא איתנו בזום שלומי ישראל, מנהל מרפאה לרפואה משלימה, מבית החולים אלישע. האם הוא נמצא איתנו עדיין?

אני נמצא איתכם, שלום לכם. תודה רבה על זכות הדיבור. אני מטפל מאוד ותיק ברפואה משלימה, מעל 26 שנים, ואני אומר לכם שיש כרגע מגפה מקבילה לקורונה, וזאת מגפת הסטרס. אם רוצים לדעת כמה נפגעים יש כרגע במדינת ישראל מסטרס, וכידוע, סטרס הוא גורם מס' 1 לחולי מתמשך, אפשר לראות את כמות המובטלים מצד אחד, ומצד שני גם את מספר ההורים שיושבים בבית, ונמצאים בלחץ נפשי גדול מאוד מול הלחץ של הילדים בהתעסקות עם הזום ועם החינוך. כל זה גורם ללחץ נוראי. מה שעשתה הממשלה, היה שהיא פשוט הפסיקה לאנשים את הטיפול. טיפול תרופתי אני לא רואה שמישהו היה מפסיק אותו לאיזשהו מטופל, אבל את הרפואה המשלימה, שזה סוג של טיפול שהרבה מאוד אנשים נעזרים בו,

אנחנו רואים שמגיעים אלינו יותר ויותר מטופלים ומבקשים עזרה, עם התקפי פניקה בלילה, עם חרדות קשות, עם הפרעות שינה, עלייה בסוכר, עלייה בלחץ דם, מחלות כמו פיברומיאלגיה שכוללות כאבים נוראיים, ועכשיו אתם רוצים לדחות את ההצבעה? לכל בן אדם כאבה השן פעם בחיים, ומי שכואבת לו השן לא רוצה מחר. הוא רוצה עכשיו. אני לא מבין את הגישה של הממשלה, שעצרה את הרפואה הטבעית. הרי כולנו אנשי רפואה שצריכים להתגייס כדי לתת מענה לתושבי ישראל. שמו את הרפואה המשלימה בחוץ כאילו שכולם מסז'יסטים, במקום לגייס אותנו עכשיו לתת מענה לסטרס. אנחנו רואים שהקבוצות שמתרבות, הן גם של אנשים שהחלימו מקורונה ונמצאים בסטרס נוראי, כי המחלה הזאת ממשיכה לתקוף אותם גם אחרי שהתסמינים אינם. הם לא ישנים בלילה, יש כל מיני תופעות לוואי. מי מטפל בהם? אין להם מענה ברפואה הרגילה, אבל המרפאות של הרפואה המשלימה סגורות. ההחלטה של הממשלה לסגור את המרפאות ולפתוח אותן רק ב-1 בנובמבר, אומרת שאנשים עם כאבים, שלא ישנים בלילה לא כולם רוצים ללכת לפסיכיאטריה ולקחת כדורים כמו ציפרלקס. יש אנשים שעד אתמול היו נורמטיביים והם לא רוצים תיק פסיכיאטרי. מה שקרה עכשיו הוא שהקבוצות האלה הולכות וגדלות, ובמקום לגייס את כולנו לטובת העניין הזה, גם אנשים שמטפלים ברפואה טבעית לוקחים על עצמם את הסיכון להתמודד עם חולי. אני מבקש מכם להבין שהמגפה של הסטרס היא לא מגפה שתראו כמו בקורונה, כמה מתים יש. בשנה הבאה בתאריך הזה אנחנו נספור את כמות אנשים שלקו בדום לב, את כמות חולי לחץ הדם, את כמות חולי הפסוריאזיס, את חולי הקרוהן. כל המחלות וגם כאלה שיקבלו סרטן. אני מבטיח לכם שהגרפים שם יהיו נוראיים. אז למה לסגור את הרפואה המשלימה? מה בעצם הבעיה? אף אחד לא נותן לי תשובה על זה. אני כותב מכתבים לכל העולם שייתנו לי לעבוד. אני עובד במסגרת של בית חולים.

העלינו את הנושא הזה באותו לילה של ההחלטות, וניסינו להחריג אותו. זה לא עלה בידינו. אני חושב שהנושא הזה חשוב. כבוד היושב-ראש, אסור לעצור טיפול. הממשלה עצרה לאנשים טיפול. אנחנו התחלנו לטפל באנשים כשהתחילה הקורונה. המרפאה שלי מוצפת והדלת סגורה. אנשים מתחננים לטיפול והתחלנו לטפל בהם, כי הם לא רצו טיפול תרופתי.

עצרנו להם את הטיפול. האם מישהו היה עוצר טיפול תרופתי למישהו? זאת רשלנות רפואית. תודה רבה. אני אומר, כמו שאמרתי קודם, שהעלינו את העניין הזה גם בפעם הקודמת, ואנחנו מעלים את זה עכשיו לפתחה של הממשלה לקחת את זה בחשבון, בין שלל הנושאים. ככל שהזמן מתארך, יש נושאים חשובים לא פחות אחד מהשני, וקשה לבחור את ההחלטות הללו. אנחנו מקווים שיהיו החלטות נכונות יותר. זאת התקווה שלנו. ד"ר עמיר פוקס גם נמצא הרבה זמן בזום, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה. רציתי לומר משהו קצר בהקשר לדיון שהיה לכם בבוקר. לצערי, לא יכולתי להיות אבל שמעתי קצת מסביב. רציתי להביע ממש מחאה על מה שקרה ביום חמישי, שם היה שימוש בחריג הדחיפות, ולהכניס את התקנות לתוקף מיידי. אני חושב שזה היה שימוש חסר סמכות. התקנות היו לא חוקיות, לפחות למשך 24 השעות האלה. אני גם זוכר את הדיבור בוועדה על הדחיפות. ברור שדחיפות לא יכולה להיווצר מעצם זה שחיכו עד הרגע האחרון. היא יכולה להיווצר מזה שנוצרה סיטואציה שאי-אפשר היה לצפות אותה או אי-אפשר לכנס את הוועדה או משהו דומה. זה שהשתמשו בחריג הדחיפות כדי להכניס את התקנות האלה לתוקף, בוודאי לא בסיטואציה שיש עלייה מאוד מהירה בנתונים ההפך, הייתה ירידה או לפחות יציבות. בוודאי היה אפשר לצפות את היום שבו התקנות האלה פוקעות. אני ממש מוחה על זה, ואני חושב שהתקנות לא היו חוקיות למשך אותו יום.

הבנתי שחלק מהעמדות הן גם שלך, יושב-ראש הוועדה, אז רציתי לתמוך בכך. זה הכול, תודה רבה.

אני לא יודע לפרש את החוקיות ואת החוקתיות. אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אבל בלשון המעטה, מאוד מאוד מאוד לא אהבתי את השימוש בזה, ואני מקווה שזה לא יישנה בעתיד. אתה רוצה לומר משהו? אני לא רואה את נציג משרד המשפטים, אבל בפניות שקיבלנו עלתה נקודה נוספת בהקשר של העבודה, מעבר לשאלות הגדולים שעוסקים בהן. היא עלתה בישיבה הקודמת וגם התקבלו פניות בעניין הזה. לפי סעיף 44(ד)(2) לחוק הסמכויות, צריך לקבוע בתקנות לפי סעיפים 6 ו-7, סייגים לעניין עובדים של חברי הכנסת, עובדי ערכאות שיפוטיות ועובדי לשכת נשיא המדינה, כך שתימנע פגיעה בעבודתם ככל שהדבר נדרש לשם מילוי תפקידם של נושאי המשרה לפי העניין. אפרת או איה, אם הן בזום, יכולות להתייחס לשאלה. כפי שאמרנו, בתיקון יעלו עוד הרבה דברים, הרבה מעבר לעניין הספציפי הזה.

ברור, ברור. עלו הרבה דברים. אני מניחה שהדיונים יהיו לגבי פתיחה חלקית או מלאה של מי שלא מקבל קהל. במסגרת זה יהיה איזשהו פתרון. כרגע לא הולכים לפתרונות נקודתיים, כמו שאתם רואים, של מקצוע זה או אחר. המטרה היא להגיע למשהו הרבה יותר רחב. אני לא בטוחה שאין פתרון בעניין הזה,

משכן הכנסת מוחרג, חברי הכנסת עצמם כמובן גם, אבל נוצרה בעיה. לא כתוב משכן הכנסת. בחוק המסמיך כתוב "הכנסת" ולדעתי זה על עובדיה. אפרת, דווקא כתוב: "חוק זה לא יחול על משכן הכנסת" ויש גם החרגה של חברי הכנסת. במפורש, היועצים שלהם לא הוחרגו פרסונלית. בטוח צריך לתת מענה לדבר הזה. אולי זה להטרים את המאוחר, כי באמת יש דיון מדיניות עקרוני מה עושים מחר בממשלה, וככל שהדברים ייפתחו באופן רחב יותר, זה ייתר את התיקון הזה שמתייחס לעולמות של הגבלה על עבודה בכלל. ככל שהעולמות האלה ייוותרו, כשקוראים את סעיף 44 בהמשך לשאלות שלכם גם אנחנו התייחסנו והסתכלנו אומנם הוא מדבר על חריגים לפי תקנות לפי סעיפים 6 ו-7, ואומנם עבודה של עוזרים פרלמנטריים שנמצאים הרבה בתוך המשכן נהנית מהסייגים שנגעו למשכן הכנסת, יכול להיות שעבודה שהם מבצעים בעבור חברי הכנסת גם מחוץ למתחם הכנסת, צריכה לקבל היתר מפורש מכוח סמכויות שנעשות לפי תקנות מיוחדות.

האכסניה המתאימה היא אולי התקנות של מקומות העבודה. אנחנו מציעים שכל השאלה הזאת תלובן אם וכאשר נבין לאן הממשלה מבקשת ללכת אחרי קבלת ההחלטות שלה מחר.

אני חושב שהדברים האלה צריכים לבוא לידי פתרון. זה לפתחכם ולפתח משרד האוצר בהגבלות. ברגע שקובעים שעבודה מסוימת חשובה והיא מעבר לתקנות הרגילות, גם עשיית העבודה באופן מושלם היא חלק ממנו. זאת הפרשנות שלי לא כמשפטן.

את שתי התקנות, בבקשה. יש שני תיקונים לתקנות שנמצאים בפני הוועדה. הראשון שעליו היה הדיון במשך רוב היום הוא התיקון לתקנות הגבלת שהייה והגבלת פעילות. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

27 ו-28 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, מתקינה הממשלה תקנות אלה: 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון מס' 4),

בתקנה 24 ברישא, במקום יום י"ט בתשרי תשפ"א, 7 באוקטובר 2020, יבוא: יום כ"ה בתשרי תשפ"א, 13 באוקטובר 2020. זאת ההארכה של אותן תקנות שמגבילות את ההפגנות והתפילות מכוח מצב החירום המיוחד. התקנות הנוספות הן התיקון לתקנות בעניין מקומות העבודה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון), התשפ"א-2020. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 8 ו-23 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, באישור ועדת החוקה של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: 1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון), התשפ"א-2020, בתקנה 5(1), ברישא: במקום: עד יום כ"ב בתשרי תשפ"א, 10 באוקטובר 2020, יבוא: עד יום כ"ו בתשרי תשפ"א, 14 באוקטובר 2020. 2. בפסקה 2, בתקנה 3(ב) המובאת בה,

יבוא: שלו 10 עובדים ומעלה. כמו שהוסבר פה, תיקון אחד מאריך את הסגירה המוחלטת של מקומות עבודה, מלבד מקומות עבודה חיוניים, ב-4 ימים נוספים עד ה-14 באוקטובר. הדבר השני עלה בעקבות הוראות שלנו, וזה בעצם להחריג מהוראות ספציפיות של ממונה קורונה ומה שמכונה תו סגול, את אותם עסקים שפתוחים ממילא כעסקים חיוניים, שהם קטנים מ-10 עובדים. הם מוחרגים מההוראות הספציפיות האלה של ממונה קורונה ודברים אחרים שקשורים לתקנות התו הסגול. בסדר. אנחנו מסיימים את הישיבה כאן. עשינו את ההקראות, קיימנו דיון ארוך. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:05.